בבקשה.

ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון מס'

הוראת שעה) (תיקון), התש"ף 2020 שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט. לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020) (תיקון מס' 2); הצעת חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף 2020. הצעת ועדת החוקה, חוק ומשפט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 דיונים בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים), התש"ף 2020, שמספרה מ/1308.

תודה רבה. אנחנו עוברים לנאומים בני דקה. ראשון הדוברים, חבר הכנסת אוריאל בוסו, איננו. חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, היום אני רוצה לדבר על נושא כאוב שחלק גדול מהאזרחים מתלוננים עליו. פורסמה היום כתבה על העבודה היעילה של רשות האכיפה והגבייה מאמצע מרץ ועד 5 ביולי. בתקופה הזאת חולקו 86,000 קנסות בסכום כולל של כמעט 39 מיליון שקלים. עד עכשיו שילמו כמעט 18% מהאנשים, ואנחנו הולכים ומכבידים על האזרחים שוב ושוב בתקופה שיש בה כמעט 1.1 מיליון מובטלים. המדינה שוב ושוב מעבירה את המסר שהיא לא רואה את האזרח, או לא רואה את הכאב של האזרח, לא רואה כמה קשה לאזרחים בתקופה הזאת. אנחנו מקבלים כמויות אדירות של דוחות, וכבר ברור לכולם שזה יעבור לתהליך של הוצאה לפועל, כי יעברו 90 ימים וזה יוכפל. אנשים יושבים בבית, בקושי יש להם כסף לאכול ולדברים בסיסיים, ואנחנו מוסיפים להם עוד דוחות.

שאפשר לנצל את ההזדמנות הזאת להעביר מסר קצת יותר אנושי לאזרחים, שהמערכת לא אטומה כל כך ולא איבדה את האנושיות לגמרי. זאת הזדמנות שדרכה אפשר להעביר מסר אחר לאזרח ולחזק את האמון בין השלטון לאזרחים, וקצת יותר אנושיות. אני חושב שיש פה הזדמנות שמשרד המשפטים, שאחראי על גוף הגבייה והאכיפה, ייתן פתרונות אחרים. לבוא עם פתרונות קצת יותר חיוביים. מספיק עם החשיבה של הענישה אנחנו כבר תכף בדקה השלישית,

אלה נאומים בני דקה. אני מתנצל.

אני רוצה לסכם. באמת אפשר לנצל את התקופה הזאת במדיניות לקצת יותר אנושית, שיכולה להיטיב עם האזרח ולחזק דווקא את האמון בין האזרח לשלטון בתקופה מאוד קשה זו. תודה על הסבלנות שלך.

אני מבקש, חברות וחברי הכנסת, להתכנס לתוך הדקה. חבר הכנסת אנטאנס שחאדה, איננו. חבר הכנסת בועז טופורובסקי, בבקשה. כבוד יושב-ראש הכנסת, חברות וחברי כנסת נכבדים, כמו בכל שבוע גם הפעם אציין את תאונות הדרכים הקטלניות שגבו חיי אדם בשבוע החולף בדרכים: ביום חמישי, 9 ביולי, נקבע מותה של ספאא טאהא, בת 41, בעקבות תאונת דרכים שהתרחשה שבוע קודם לכן סמוך לטמרה בצפון. באותה תאונה נהרג גם בעלה כמאל. למוחרת, ביום שישי, 10 ביולי, נהרג רוכב אופנוע אמג'ד דעקה, בן 22, בתאונת דרכים בכביש 79 סמוך לצומת המוביל. אמג'ד החליק והתנגש במעקה הבטיחות, המעקה חתך את גופו,

מכאן אני קורא לשרת התחבורה לחדש את הפרויקט שהחל ב-2017, אשר משנה ומתאים את סוג המעקה כך שגופו של הרוכב לא ייחתך כמו של אמג'ד, פרויקט זה לא קיבל שקל אחד ב-2020 וראוי לתקצבו. יומיים לאחר מכן,

12 ביולי נהרג עוד רוכב אופנוע, הפעם גבר בן 30, בתאונת דרכים בצומת בני עטרות. הרוכב הוא האופנוען ה-34 שנהרג מתחילת השנה, עלייה של 26% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. משפט אחרון, אדוני היושב-ראש: אתמול העניק לי יושב-ראש ועדת הכלכלה את הזכות להנחות ולקיים את דיון ועדת הכלכלה בתחום תאונות הדרכים. לצערי ראינו שמשרדי הממשלה השונים לא מקיימים את החלטות הממשלה ואת החלטות ועדת הכלכלה בתחום תאונות הדרכים. אנחנו קוראים מכאן לקיים את ההחלטות ולהציל חיים.

תודה רבה. חברת הכנסת סונדוס סאלח, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, מתוך חוות הדעת של ארגון יש דין, שקובעת שישראל מבצעת פשע אפרטהייד בגדה: "הקהילה הבין-לאומית הוקיעה, אסרה והפלילה את האפרטהייד, וכיום הוא מוגדר כפשע בין-לאומי מסוג פשע נגד האנושות.

של האיסור על ביצועו במשפט הבין-לאומי הוא הגבוה ביותר האפשרי, כלל בל יעבור. פשע אפרטהייד, כמו כל עבירה פלילית, מתבצע על ידי אנשים. מדינות לא מבצעות פשעים אלא בני אדם, אבל פשע האפרטהייד מתרחש בהקשר משטרי מסוים. הפשע מתבצע במסגרת של שליטה ודיכוי של קבוצה אחת על ידי קבוצה אחרת, כלומר בהכפפת הקבוצה הנשלטת ליחס מפלה שיטתי, לכפייה של נחיתות, על פי רוב באמצעות אפליה ממוסדת בזכויות ובמשאבים". חברות וחברים, בית נכבד, האפשרות והכוח לעצור את האפרטהייד הם בידיים שלנו. זאת האחריות שלנו לייצר מציאות בעתיד של שוויון וחירות לנו ולדורות הבאים. האחריות מוטלת עלינו, זה בידיים שלנו, נבחרות ונבחרי הציבור. נשים סוף לאפרטהייד ונסיר את הכתם הנורא הזה. תודה. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, איננו. חבר הכנסת מתן כהנא, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

היה רוצח מתועב של החייל משה תמם, השם ייקום דמו. הם חטפו אותו ורצחו אותו כדי לנסות לעשות מיקוח על הגופה שלו. הרוצח המתועב הזה כתב את ההצגה על "אסירים ביטחוניים", שזאת מילה מכובסת לרוצחים שפלים. איפה ההצגה הזאת מוצגת? בתיאטרון תמונע. עד כאן, לא להיט גדול, אבל אלה החיים, יש פה חופש ביטוי, מדינה דמוקרטית. הבעיה היא שמדינת ישראל מתקצבת את התיאטרון הזה. יש חוק במדינת ישראל שמאפשר להפסיק לתקצב הצגות כאלה ותיאטראות כאלה שמציגים הצגות של רוצחים שפלים. חברי שי מימון, שהוא עצמו פצוע מפיגוע טרור, ואני, הגשנו בכנסת הקודמת לשרה מירי רגב ולשר כחלון בקשה שיעצרו את התקצוב הזה. הם העבירו את הכדור מאחד לשני, לא הרימו את הכפפה. אני פונה מכאן לשר התרבות חילי טרופר ולשר האוצר ישראל כץ: אנא מכם, תעצרו את הטירוף הזה שמדינת ישראל מממנת הצגות של רוצחים שפלים של חיילי צה"ל.

אני שוב מבקש להתכנס

חבר הכנסת אלי אבידר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אתמול בערב קראתי לשכבות הבוגרות של כל תנועות הנוער להצטרף למחאה לאור מחדל סגירת פעילותן של תנועות הנוער בקיץ, ונוסף לכל העוולות, גם קיצוץ תקציבן. אני שמח לומר שקיבלתי דיווח על 51 התארגנויות למחאה של תנועות הנוער השונות. אבל אני רוצה לציין את הראשונה. הערב, חברותיי וחברי הכנסת, תקיים השכבה הבוגרת של שבט צופי מודיעין הפגנה בקניון עזריאלי במודיעין בשעה 18:30. כל הכבוד להם, ובמילה אחת: הם אלופים. אין מנוס ממחאה אחת גדולה, כי נתניהו ינצח כשאנחנו נרים ידיים, ואנחנו לא נרים ידיים עד שיתפטר. תודה רבה, אדוני. חברת הכנסת היבה יזבק, איננה, חבר הכנסת ווליד טאהא, איננו, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, באחרונה פגשתי את האנשים המסורים והמדהימים של המטה החברתי להשבת הבנים, שנאבקים את מאבקן של המשפחות גולדין,

מנגיסטו וא-סייד. לאחר המפגשים איתם אני חייב לומר שאני חש אי-נוחות, והיום במיוחד.

יתקיימו ברחבי הארץ 14 אזכרות לזכרם של חללי צוק איתן שנפלו במהלך היממה השלישית לכניסה הקרקעית: בניה נפתלי רובל, בן יצחק וענונו, שון מונדשיין, מקס דונלד שטיינברג, משה מלאקו, צביקה קפלן, גלעד יעקב רוזנטל, אורן שמחה נח, דניאל פומרנץ, ג'ורדן אפרים בן סימון, עוז מנדלוביץ', צפריר בר אור, ניסים שון כרמלי, שחר תעשה, זכרם לברכה. אבל בכ"ב תמוז העקוב מדם, לפני שש שנים, נפלו 15 לוחמים ולאחד מהם לא מתקיימת אזכרה: באירוע הנגמ"ש בשג'אעיה נחטף אורון שאול. עד היום אורון לא הושב ארצה, עד היום למשפחתו אין חלקת קבר לעלות אליה. אסור שהתאריך הזה יהיה בעבורנו עוד יום שחולף. מוטלת עלינו החובה לתקן את העוול ולהשיב את הדר ואורון לקבר ישראל, ויחד איתם גם להשיב, אדוני היושב-ראש, את האזרחים אברה והישאם ארצה.

מיכל וונש, בבקשה, לרשותך דקה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. יושב-ראש הכנסת, כנסת נכבדה,

דיכאון ומתח הם רק חלק מהמצבים הנפשיים שאזרחי ישראל מתמודדים עימם באופן מוגבר מאז התחיל משבר הקורונה.

אחוז הנשים אשר סובלות מדיכאון אחרי לידה עלה בתקופה זו, ונשים שהיו בסיכון לחוות דיכאון אחרי לידה סובלות מדיכאון מוגבר ואינן מקבלות טיפול, לאור מגבלות הקורונה.

בחודש אפריל 22.5% מאזרחי ישראל דיווחו שמצבם הנפשי הידרדר בתקופת הקורונה, ו-28% דיווחו שהמצב הרגשי של ילדיהם הידרדר. למותר לציין שמצב בריאות הנפש משפיע על אחוזי ההתאבדות ועל מקרי האלימות במשפחה. אזרחי ישראל מודאגים, ובצדק. הם מודאגים שהם או קרוביהם יידבקו, מודאגים ממצבם הכלכלי, ומודאגים מכך שלא ברור כמה זמן יימשך המשבר המתחולל. מדובר בבעיה שנוגעת לכולנו. היא חוצה מגזרים,

גילאים, ומתעלה מעל כל מה שלכאורה מפריד או מבדיל בינינו. אנחנו חייבים להיות מודעים לאויב השקט הזה, ואסור להתעלם ממנו. מעבר להכרח לטפל באתגרים הכלכליים והבריאותיים הרבים, אנחנו חייבים להאיר על נושא זה זרקור, להפריך את הסטיגמה סביבו ולהנגיש את מנגנוני האיתור,

הטיפול וההתמודדות עימו.

תוך שימוש, והעצמה בגורמי המקצוע, המגזר השלישי והארגונים העוסקים בעבודת הקודש. תודה. הזמן נגמר. משפט קצר. אני רק אומר שמשבר הקורונה טומן בחובו גם הזדמנויות. בהקשר של בריאות הנפש, ישנה בפנינו לא רק הזדמנות, אלא גם חובה.

חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, מתוך חוות הדעת של ארגון יש דין, שקובעת שישראל מבצעת את פשע האפרטהייד בגדה המערבית הכבושה. קשה לומר את הדברים, אבל המסקנה של חוות דעת זו היא ש"בגדה המערבית מתבצע פשע נגד האנושות מסוג אפרטהייד. מבצעי הפשע הם ישראלים וקורבנותיו פלסטינים. הפשע מתבצע משום שהכיבוש הישראלי הוא לא 'סתם'", במירכאות, "משטר של כיבוש, או משטר של שליטה ודיכוי, אלא כזה שמתלווה אליו פרויקט התנחלות גדול, ויצירה של קהילת אזרחי הקבוצה הכובשת בשטח הכבוש, הרשויות הישראליות מוציאות לפועל מדיניויות ופרקטיקות שמהוות מעשים בלתי אנושיים, כהגדרת מוכח זה במשפט הבין-לאומי: שלילת זכויות מקבוצה לאומית, שלילת משאבים מקבוצה אחת והעברתם לשנייה, הפרדה פיזית ומשפטית בין הקבוצות ויצירת מערך משפטי שונה שחל על כל קבוצה". וזוהי רשימה חלקית. חברי הכנסת, הבחירה היא ביו עתיד של שוויון וחירות לדורות הבאים לבין כיבוש ואפרטהייד. האחריות מוטלת עלינו. זה בידיים שלנו, נבחרי ונבחרות הציבור. נשים סוף לכיבוש ולאפרטהייד, ונסיר את הכתם הנורא הזה. חבר הכנסת עודד פורר, איננו, חבר הכנסת ניצן הורוביץ, איננו. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, נמצאת, בבקשה. יו"ר נכבד, חברים וחברות, אני רוצה בתחילת דבריי לאחל הצלחה לכל הסטודנטים שנמצאים בתקופה זו בתקופה של מבחנים. מבחנים תמיד היו, וכנראה יהיו, תקופה קשה בחיי הסטודנטים, והשנה הם יהיו יותר קשים לא רק בגלל הקשיים של המבחנים אלא בגלל העובדה שמוסדות להשכלה גבוהה מקשים במכוון על הסטודנטים. אי-אפשר לעבור לסדר-היום ולא להתריע על מה שקורה היום בתוך מוסדות ההשכלה הגבוהה: סטודנטים נדרשים לחתום על ויתור סודיות, סטודנטים נדרשים לתת שליטה מרחוק על המחשבים שלהם, סטודנטים נדרשים לטלפונים חכמים, סטודנטים נדרשים לצלם את החדר שבו הם יושבים בכל רגע נתון בלי שתהיה להם אפשרות לקבלת פיצוי גם על הזמן הזה. סטודנטים נמנעים לצאת אפילו לשירותים. יש מבחנים שנמשכים שלוש שעות. זה פשוט לא ייאמן לאיזו רמה אנחנו יכולים לרדת ובאיזו אוזלת יד אנחנו נמצאים כאן. לכן מהמקום הזה, מהבית הזה, אני רוצה להתריע ולבקש שיהיה דיון מהיר בעניין ושתינתן אפשרות לסטודנטים להיבחן כמו שצריך. אי-אפשר שסטודנטים, שעובדים קשה כל השנה, לא נותנים להם הנחות, לא בשכר לימוד, לא במעונות, לא בשום דבר אחר. מילא שאין תשתיות ואחר כך מבקשים את כל הדרישות, לא רק זה, אומרים להם: אם אתם רוצים מבחן פנים אל פנים, ותבקשו ציון מתוך 100, אתם צריכים כאילו לעמוד בכל הדברים האחרים. אם לא, זה או עובר או נכשל. וסטודנטים צריכים גם את הציונים שלהם כדי להמשיך בלימודים שלהם. תודה רבה.

חבר הכנסת חמד עמאר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אתמול קיימנו דיון בוועדת הכלכלה בנושא הקטל בדרכים. מהדיון התברר שמתחילת השנה יש ירידה של 19% במספר ההרוגים, אבל בשתי קבוצות יש עלייה: במגזר הערבי יש עלייה של 4% וברוכבי אופנועים יש עלייה של 26%. לכן מכאן אני פונה לשרת התחבורה: לא יכול להיות מצב שהמגזר הערבי הוא פחות מ-20% ומעורבותו בתאונות דרכים יותר מ-30%. לכן יש להשקיע בתוכניות ייעודיות למגזר הערבי, וצריך להשקיע בתשתיות בתוך היישובים במגזר הערבי על מנת להוריד את מספר ההרוגים במגזר הערבי. בקשר לרוכבי האופנועים, שמהווים 26% ממספר ההרוגים, חייבת להיות תוכנית ייעודית לרוכבי אופנועים במדינת ישראל. לא יכול להיות שכמעט כל תאונה של רוכב אופנוע נגמרת במוות של אותו רוכב אופנוע.

חבר הכנסת אלכס קושניר, איננו. חבר הכנסת מנסור עבאס, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אתמול בלילה קיבלנו מסמך חדש מהממ"מ, ובו נתונים על מצב הדיור בשני המגזרים. זה מסמך שמשווה בין החברה הערבית לחברה היהודית. אני אשתף את חבריי חברי הכנסת בכמה נתונים,

בתוכנית מחיר למשתכן שיווקו עד עכשיו כמעט 164,000 דירות. כמה ביישובים הערביים? 2.9% שווקו בחברה הערבית. כמובן, 82% ברשויות המקומיות במגזר היהודי, וכמעט 15% בערים המעורבות. כמובן, ברגע שמשווקים, יש מי שזוכים בהגרלות. בהגרלות חולקו כמעט 74,000 דירות. כמה חולקו או זכו, ברשויות המקומיות בחברה הערבית? 0.9%; 76% ברשויות המקומיות במגזר היהודי ו-22% בערים המעורבות. אני אשתף רק בעוד פרמטר אחד, ולא בכל הפרמטרים שנזכרו: תמיכת הממשלה בדיור, אם זה דיור בשוק החופשי ואם בדיור הציבורי. כמעט 70% ממקבלי סיוע בשכר דירה גרים ברשויות במגזר היהודי. כמה ברשויות בחברה הערבית? 3.4% מהאנשים בחברה הערבית. כמובן, 27% בערים המעורבות. ועוד נתון, תודה. אין זמן לעוד נתון, כי אנחנו תכף בשתי דקות. התמונה, אדוני היושב-ראש, היא תמונה ברורה. המספרים מדברים בעד עצמם. אדוני היושב-ראש, אולי אפשר להפוך את זה לנאומים בני שלוש דקות? אפשר גם בני עשר דקות, ואז אנחנו, אין בעיה, אתה יודע.

אני חושב שיש דווקא הרבה מאוד היגיון בתמצות. תחשבו על אנשים שצופים בזה. ישנם 30, לפעמים 40, חברי כנסת שמדברים. אם כל אחד מדבר באמת דקה, אז אני חושב שאפשר להבין את הרעיונות ויש קשב. אם כל אחד ידבר בלי סוף, אני חושב שאנחנו מאבדים את העניין.

חבר הכנסת אחמד טיבי,

חברת הכנסת טלי פלוסקוב, איננה, חבר הכנסת יואב סגלוביץ' איננו. חבר הכנסת יצחק פינדרוס, בבקשה.

תושבי ביתר עילית נתונים בסגר, אני לא יודע למה, לא מבין למה,

הגשתי הצעת חוק בעניין הזה. למען השם, עובדים חיוניים מקבלים אישור לצאת, למה גורמים להם לפקק של שעתיים, שהאישור לא יהיה רלוונטי? למה סוגרים את הכניסות לעיר? שיביאו עוד שני שוטרים, שלושה שוטרים, יש מספיק אבטלה, שיפתחו את הפתחים של העיר ושיבדקו את האנשים, שיוכלו העובדים החיוניים לצאת. מורידים אוטובוסים, בודקים את האנשים, זה בסדר גמור, אבל תפתחו את העיר. אני לא מצליח להבין למה פעם אחר פעם צריך להתריע על דבר הגיוני, פשוט ומובן לכל בר-דעת.

חבר הכנסת משה אבוטבול, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מילה טובה על בשורה טובה. פורסם בתקשורת לפני כמה ימים שראש עיריית רמת גן נאלץ לבטל את האוטובוס מחלל השבת מחוסר עניין לציבור.

שהופעל בעבר, גרם למאבקים קשים מצד שומרי התורה והמצוות והמסורת היהודית לראש העיר רמת גן,

גם בתוך הקואליציה שלו הוא גרם לזעזועים, בקואליציה העירונית. כעת הוכח שהציבור לא מעוניין שם בתחבורה ציבורית בשבת, וכל המאבק היה פופוליסטי, לנגח את היהדות ואת שבת המלכה. אבל הכי חשוב, וזו הבשורה הטובה, שיותר לא תימשך ברמת גן התחבורה הציבורית. ולמרות הכול, תודה לראש העיר, שמשך את ידו, כיאה לראש עיר שיושרה אמורה להיות נר לרגליו והוא אמור לשמור על הקופה הציבורית העירונית. אני קורא מכאן לשאר ראשי הערים המנסים לרכוב על גבי שבת המלכה: אנא, הפסיקו, למען העם היהודי. שמרו על שבת המלכה, כי היא מקור הברכה והיא גם השלד של העם היהודי בעולם כולו. שבת שלום. תודה. חברת הכנסת תמר זנדברג, איננה. חבר הכנסת איימן עודה, בבקשה. כבוד היושב-ראש, עברו 41 ימים מיום הירצחו של איאד אלחלאק. כנראה שבמח"ש חשבו שהפצע הגליד, שהכעס דעך, אז הם הוציאו הודעה שאין להם סרטון. בירושלים המזרחית אין מצלמות שמצלמות כל מקום. פשוט מאוד אין להם סרטון. מבחינתנו דם איאד אלחלאק אינו הפקר. והמחלקה הזו לטיוח פשעי משטרה, אנחנו זוכרים אותה מאז אוקטובר 2000, כשהיא סגרה את כל תיקי הרוגי אוקטובר 2000. אני בעצמי חוויתי על בשרי איך היא התנהגה בעניינו של יעקוב אבו אלקיעאן מאום אל-חיראן, ובעניין שלי גם, ואיך היא סגרה את התיקים. אנחנו לא נרפה. אנחנו פונים לערכאות, אנחנו נמשיך בכל דרך בשביל לחשוף עוד צד,

מהפנים המכוערות והנפשעות של הכיבוש הארור הזה. דם איאד אלחלאק אינו הפקר ולא יהיה הפקר. חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה, איננו, חבר הכנסת יעקב טסלר, איננו. חבר הכנסת ינון אזולאי, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. האמת, אתמול נפגשנו אצל ראש הממשלה בכל הנושא של הסגרים, של האלימות, האלימות המשטרתית, ולצערי אנחנו עדיין לא רואים איזושהי תפנית. מעבר לכך, אסור שתהיה אלימות של משטרה כלפי שום אדם באשר הוא אדם. לא יכול להיות שימשיכו את הסגרים, והיום המשיכו על ביתר, בלי לדעת מה הקריטריונים,

קראנו אתמול גם למשרד הבריאות וגם למשרד לביטחון הפנים: אנחנו רוצים לדעת מהי השקיפות. לא יכול להיות שייקחו את הציבור הזה, הציבור החרדי, הציבור הערבי, לא משנה איפה, אנחנו רוצים שקיפות. אנחנו לא שק חבטות של אף אחד. והדבר הגרוע מכול, כשמבקשים שקיפות בכנסת, הממשלה זועקת: תצביעו כמו שאנחנו אומרים לכם. אז מצד אחד פוגעים בנו, ורוצים להמשיך את הפגיעה הזאת גם בכנסת,

אדוני היושב-ראש, צריך לשמור על כבודה ועל מעמדה של הכנסת. ראינו אתמול מה שקרה בוועדת הקורונה, שבסך הכול מה רצתה? להביע את הדעה שלה. אם הייתם מביאים את השקיפות לשם, את הנתונים,

הסגרים האלו לא היו קורים אם הייתה שקיפות אמיתית. כשאין שקיפות אמיתית יש סגרים, כשאין שקיפות אמיתית מביאים אל הכנסת כל מיני חוקים בשעות לא שעות, ואז מבקשים שנהיה חותמת גומי. זה לא יכול להיות. אנחנו לא שק חבטות כציבור חרדי, וכחברי הכנסת אנחנו לא חותמת גומי של אף אחד.

חבר הכנסת יבגני סובה, איננו. חבר הכנסת סעיד אלחרומי, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, לפני רגעים אחדים סיימנו בוועדת הפנים של הכנסת דיון מיוחד על העיר נצרת. העיר נצרת ידועה כבירת מחוז, והחשיבות שלה היא לא רק בישראל אלא גם בעולם כולו, כעיר הבשורה, בלד אל-בשארה. אבל היה משהו מרגיז בישיבה הזאת: נציג משרד האוצר, ואני לא רוצה לנקוב בשמו כאן, דרך הזום אומר שהיה תקציב שחולק לאילת ולטבריה,

תארו לעצמכם, עיר מאוד חשובה, עיר שסובלת מתחילת מגפת הקורונה ממחסור עמוק במשאב הרציני ביותר שלה,

ונציג משרד האוצר אומר את המשפט האומלל הזה. אני קורא לך, אדוני היושב-ראש, להתערב בנושא, לשים את המשקל שלך. וגם לכל מי ששומע: העיר נצרת חשובה לכולנו, למדינת ישראל, אבל בראש ובראשונה לאנשי המחוז שלה, לאנשי נצרת והסביבה שלה.

חבר הכנסת יעקב אשר, איננו. חבר הכנסת יוסף טייב,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ברצוני להפנות את תשומת ליבכם באופן בהול לנושא שאני מקבל בו עשרות פניות בימים האחרונים. לצערי משרד הבריאות אינו מתרגם את הנחיות הקורונה לשפות זרות, אולי לחלקן, אבל ודאי לא לשפה הצרפתית. כידוע לכם, מדינת ישראל הינה מדינת הגירה. המון עולים מצרפת מפירים, לצערי, את ההנחיות בשל חוסר ידע הנובע מאי-הנגשה של אותו מידע הכל-כך חיוני לבריאות הציבור.

עולים רבים אינם נכנסים לבידוד בגלל זה, וביניהם מבוגרים. למרות פנייתם של חברי כנסת בעבר למשרד הבריאות, ובעבר הלא-רחוק בפרט, הטיפול בנדון היה תרגום נקודתי בתקופת הגל הראשון על ידי יוזמה פרטית של מתנדבים מהמגזר השלישי. אנחנו נמצאים בתקופת חירום, עם התפשטות מחודשת של הנגיף.

אני מבקש ממשרד הבריאות ומשאר משרדי הממשלה לטפל בנושא בדחיפות, למניעת הדבקה המונית בקרב אזרחי המדינה.

תודה רבה. נדמה לי שעכשיו אפשר בשם המלא, כמו שמכירים אותך לפחות תושבי מודיעין, חברת הכנסת הילה שי וזאן, בבקשה. תודה רבה, כבוד היושב-ראש. בזמני משבר אנחנו צריכים לגלות יצירתיות, יצירתיות בפתרונות שאנחנו מביאים לאזרחים, לעם שלנו. כיום יש למעלה מ-800,000 מובטלים ועובדים בחל"ת, ולצערנו רק מעט יחזרו למעגל העבודה בשנה הקרובה. אני רוצה לספר לכם קצת על הכשרות מקצועיות. כיום מובטל שלומד בהכשרה מקצועית, מקצצים לו 30% מדמי האבטלה. במקום שאנחנו,

נעודד אותו על כך שהוא כבר יצא ולקח לעצמו קורס להכשרה מקצועית כדי לא לשבת בבית, למעשה אנחנו מורידים לו מדמי האבטלה. יש מספר הכשרות קטן שאין בהן קיצוץ, כמו למשל בישול אתני או הפעלת מכונות אריגה. כמו שאתם מבינים, הרשימה הזו כבר לא עודכנה הרבה מאוד זמן. חלק מהמקצועות ברשימה הזאת הם משנות השמונים. לדוגמה, בן אדם שעשה הכשרה של טכנאי מזגנים דרך משרד העבודה והרווחה, כאשר הוא יגיע,

לחברת אלקטרה וירצה להתקבל לעבודה, מנהל כוח האדם יסתכל עליו ויגיד לו: המזגנים האלה כבר לא קיימים, ההכשרה שלך כבר לא רלוונטית. לכן אני רוצה להציע שני פתרונות. פתרון אחד זה ביטול הקיזוז מדמי האבטלה, ובנושא הזה הגשתי הצעת חוק בעניין ואשמח שחבריי חברי הכנסת יצטרפו, הצעה שנייה זה להתאים,

את ההכשרות המקצועיות לשוק העבודה העכשווי.

חברת הכנסת אורלי פורמן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, היום, כ"ב בתמוז, התקיימו ברחבי הארץ 14 אזכרות לזכרם של חללי צוק איתן שנפלו במהלך היממה השלישית לכניסה הקרקעית. היום לפני שש שנים נפלו 15 לוחמים, אחד מהם לא זוכה היום לאזכרה וגם לא זכה לקבר. באירוע הנגמ"ש בשג'אעיה נחטף סמ"ר אורון שאול. עד היום אורון לא הושב הביתה, עד היום הדר גולדין לא הושב ארצה, עד היום למשפחותיהם אין אפילו חלקת קבר לעלות אליה. חשוב לי להזכיר זאת היום כדי שהתאריך הזה לא יהיה בעבור אף אחד מאיתנו עוד יום שחולף אלא זהו יום לציון מחויבותה של ממשלת ישראל לתקן את העוול ולהשיב את הדר גולדין ואת אורון שאול הביתה, לקבר ישראל. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בבקשה.

שקובעת שישראל מבצעת את פשע האפרטהייד בגדה. "שלילת זכויות האזרח מהפלסטינים היא חלק משלילה של זכותם הקבוצתית להגדרה עצמית ולעצמאות. זכות זו היא זכות יסוד העומדת במרכזו של משפט זכויות האדם הבין-לאומי", כמו גם "מהווה עקרון יסוד של היחסים הבין-לאומיים, כפי שעוצבו במחצית השנייה של המאה ה-20". במצב דברים זה, מאפיין חוקי זה של משטר הכיבוש הופך, תחת מסגרת החותרת לקבע את השליטה, למעשה בלתי אנושי מסוג 'שלילת זכויות אדם בסיסיות מחברי קבוצה גזעית' או 'רדיפה'". חברים, בית נכבד, הבחירה היא בין עתיד של שוויון וחירות לדורות הבאים לבין אפרטהייד. האחריות מוטלת עלינו, זה בידיים שלנו, נבחרי ונבחרות הציבור. נשים סוף לאפרטהייד ונסיר את הכתם הנורא הזה. אני רוצה להזכיר שבשבוע הזה לפני שנתיים חוקק חוק הלאום. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, איננה. חבר הכנסת אנדרי קוז'ינוב, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברי הכנסת הנכבדים, אנחנו עוד כשעה נדבר על חוק הסיוע הכלכלי הגדול, ואולי מה שאני אגיד זה סוג של קדימון כרגע. בחוק גם מדובר על הארכת דמי אבטלה למובטלים, כאלה שלא יוכלו למצוא עבודה עקב משבר הקורונה, ועל סיוע להמון קבוצות, גדולות כקטנות. החוק כרגע, תזכירי החוק והחוק עצמו, עד כמה שאני מבין, פוסח על קבוצה אחת: עולים חדשים שהגיעו החל מתחילת הקורונה, תחילת המשבר, סל הקליטה שלהם כבר הסתיים או שעומד לפוג בעוד חודש, ולאחר מכן הם יצטרכו להתקיים מהתמיכה של משרד הקליטה, כ-2,400 שקל בממוצע למשפחה. מהכסף הזה אי-אפשר להתקיים. אני קורא גם לממשלה לשקול את הנושא, להאריך את סל הקליטה כמה שניתן, בין חודשיים לחצי שנה, או לחלופין לבטל את תקופת האכשרה של אותם עולים שהגיעו החל מדצמבר, לצורך העניין, או אוקטובר 2019, לבטל את תקופת האכשרה לזכאות לדמי אבטלה של חצי שנה, כי אין לעולים האלה שום יכולת לצבור את הניסיון של העבודה, וכמובן לזכות לדמי האבטלה.

חבר הכנסת קוז'ינוב,

שתשוחח על הנושא החשוב הזה עם יושב-ראש ועדת העלייה והקליטה חבר הכנסת ביטן. אני מניח שהוא מייד יקיים בעניין הזה דיון, כי הנושא הזה בהחלט מחייב התייחסות.

חבר הכנסת יוסף ג'בארין, בבקשה. כבוד היושב-ראש, אני רוצה לקרוא מחוות הדעת של ארגון יש דין, שקובעת שישראל מבצעת את פשע האפרטהייד בגדה המערבית: ישיבתם ארוכת השנים של אזרחי מדינת ישראל בהתנחלויות המצויות בלב השטח הכבוש הובילה לאפליה ולדיכוי שיטתיים, המעוגנים בחקיקה ובפסיקה ומשפיעים על היבטים רבים בחייהם של התושבים הפלסטינים בגדה. בכך נמנעת מהפלסטינים, בין היתר, הזכות לשוויון בכל מובן, אך בעיקר במובן הבסיסי שלה, "שוויון בפני החוק. אפליה כה ממוסדת ושיטתית, המוחלת על פי מפתח קבוצתי, מהווה גם פגיעה קשה בזכות" הבסיסית לכבוד והזכות הבסיסית לחירות, "ולמעשה חותרת תחת הבסיס הרחב ביותר של רעיון זכויות האדם, האנושיות המשותפת לכל בני האדם". חבריי, הבחירה היא בין עתיד של שוויון וחירות לדורות הבאים לבין אפרטהייד. האחריות מוטלת עלינו, זה בידינו שלנו, נבחרי ונבחרות הציבור. נשים סוף לאפרטהייד ונקדם שלום ושוויון לכולם. חברת הכנסת מאי גולן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, בימים האחרונים אנחנו נחשפים לעוד ועוד סרטונים של בעלי עסקים שפשוט מתמוטטים כשמגיעים אליהם פקחים כדי לתת להם דוחות, כשגם ככה הם נמצאים על הקרשים. אתמול נחשפנו לעוד סרטון קשה שכזה בתל אביב, חברים, זה מאוד מפריע. מאוד מאוד מפריע, סליחה. אני מבקש לשמור על שקט. בבקשה. תרשה לי להתחיל מהתחלה. אין בעיה, אין שום בעיה. בימים האחרונים, אדוני היושב-ראש, נחשפנו כולנו באמת לסרטונים לא פשוטים לעיכול, כשאנחנו רואים פקחים שמגיעים לבעלי עסקים שונים ברחבי הארץ, כשבעלי העסקים האלה נמצאים גם ככה במצב כלכלי ונפשי קשה ובלתי אפשרי, ונותנים להם סכומים,

ובאמת כבר קשה להם להכיל את זה, וזה קשה מנשוא. אתמול נחשפנו לעוד סרטון כזה בתל אביב, של בעל עסק שאני חושבת שלולא היו מרגיעים אותו ונותנים לו בקבוק מים הוא גם היה מקבל איזה התקף לב באותו רגע. אני יוצאת מפה בקריאה גם לפקחים וגם לראשי הרשויות: אי-אפשר להתייחס ככה לבעלי עסקים צעירים, לאנשים שגם ככה נמצאים בכמעט פשיטת רגל. אי-אפשר לקחת כסף ממי שלא מרוויח כסף. אני מקבלת עוד אין-ספור פניות מבעלי עסקים בתל אביב שמקבלים היום דוחות על היתרי לילה כשרק עכשיו הם חזרו לעבוד. ואני אומרת לראשי הרשויות מכאן: אם לא תחזקו את בעלי העסקים שלכם היום, שנמצאים בבעיות אין-ספור, לא יהיו לכם עסקים שיחזקו אחר כך את העיר שצריכה לחזור ולשקוק חיים אחרי שנעבור את הנגיף המקולל הזה ונחזור לנורמליות. ואני רוצה במשפט אחרון לסיים. יש אפשרות לבוא ולהזהיר, יש אפשרות לבוא ולהרתיע, להגיד: רגע, תמתינו, שבפעם הבאה זה לא יקרה. לא לתת בקלות דעת כזו דוח של מאות שקלים. אנחנו נמצאים בתקופה קשה מנשוא,

בריאותית ונפשית, ואת זה ראשי הרשויות צריכים לזכור באשר הם, בטח ובטח בעיר תל אביב, שמתייחסת לתושבים שלה כאילו אין כאן נגיף קורונה, ואני מקבלת על כך אין-ספור פניות. אני פונה מכאן לראש עיריית תל אביב רון חולדאי: תרגיש לא רק את מה שצריך להיכנס לך בתקציב, תרגיש גם מה קורה לתושבים שלך.

חבר הכנסת מיקי לוי, איננו. חבר הכנסת איתן גינזבורג, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אי-אפשר לתאר במילים את עברה של מדינת ישראל בלי ציון תפקידן המכריע של תנועות הנוער בהקמת המדינה ובחינוך בני הנוער. עבור רבים מאיתנו, מכל קצות הקשת הפוליטית, תנועות הנוער היו בית שני, ועבור רבים אחרים, אפילו כאלה שאיבדו את משפחותיהם בשואה או במלחמות ישראל, תנועת הנוער למעשה הייתה הבית הראשון והעיקרי, בית שממנו הם ינקו ערכים ששימשו אותם במשך החיים, במישור האישי ועוד יותר מכך, במישור הציבורי. אני חושב שהתרומה העיקרית של תנועות הנוער לבוגרים שלהן היא בהנחלת תחושת יכולת עצמית ומסוגלות, תחושה עוצמתית וחשובה, שבכוחה לקחת אפילו ילד שאיבד את כל עולמו ולטעת בו תחושה שגם בו אצורים כוח רב, יכולות אין-סוף והרבה נתינה. התחושה הבסיסית הזו, וערכים אחרים שתנועות הנוער נטעו בבוגריהן, היא שהובילה להישגים המדהימים של תנועות הנוער ברבות השנים, החל בהובלת המרידות בגטאות, עבור בהקמת יישובים ברחבי הארץ ועד לקיחת חלק פעיל ודומיננטי בחיים הפוליטיים והאזרחיים של מדינת ישראל. אי-אפשר לדמיין את מדינת ישראל בלי תנועות הנוער, וטוב שגם בימים קשים אלו של חוסר ודאות ומשבר כלכלי תנועות הנוער לא מוותרות על מדינת ישראל. אנחנו מבטיחים לכם, חניכי ומדריכי תנועות הנוער, שלא נשאיר אתכם לבד במערכה הזו ולא נוותר עליכם.

חבר הכנסת משה ארבל, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כבוד השר לשירותי דת, חבריי חברי הכנסת, היום, 14 ביולי, מה שהיה לא יהיה יותר. יושב-ראש ועד ראשי האוניברסיטאות,

רון רובין, נשיא אוניברסיטת חיפה, התפטר מור"ה. ממש זעזוע גדול. במכתב שהוא מוציא הוא כותב בחוצפה רבה לשר בישראל, לשר זאב אלקין, "קומיסר ההשכלה הגבוהה", כלשונו, שהחליט על פיטוריה של עובדת זמנית בוועד ראשי האוניברסיטאות. מתוך צעד של מחאה ומתוך תחושה של סכנה אמיתית לעתיד ההשכלה הגבוהה בישראל הוא מתפטר מיושב-ראש ור"ה, ותקוותו שבכך הוא "יצית את אש המרד בקרב כל הסגל האקדמי, ציבור הסטודנטים וכל אדם במדינת ישראל,

וכו' וכו'. מנותק אחד, איפה היית כשביקשו להקים את הבינתחומי כאוניברסיטה? איפה היית כאשר ביקשו להקים בצפת אוניברסיטה לרפואה? איפה היית כאשר רצו להקים את אוניברסיטת אריאל? באמת באמת חשובה לך ההשכלה הגבוהה? ממש לא. הדבר היחיד שחשוב לך זו קבוצה אליטיסטית, סגורה, והגיע הזמן,

שתבין לבד שאף אחד לא יתרגש מהמכתב המחוצף הזה.

חברת הכנסת היבה יזבק, בבקשה.

אני מקריאה קטע מתוך חוות הדעת של ארגון יש דין שקובעת שישראל מבצעת את פשע האפרטהייד בגדה: "הפשע מתבצע משום שהכיבוש הישראלי הוא לא 'סתם' משטר של כיבוש או משטר של שליטה ודיכוי, אלא כזה שמתלווה אליו פרויקט התנחלות גדול ויצירה של קהילת אזרחי הקבוצה הכובשת בשטח הכבוש. הפשע מתבצע משום שהכובש, בנוסף להתנחלותו בשטח הכבוש עמל קשות גם על קיבוע שליטה שלו בנכבשים ועל שימור מעמדם הנחות". חייבים לסיים את האפרטהייד מייד. הבחירה היא בין עתיד של שוויון וחירות לדורות הבאים לבין האפרטהייד. האחריות מוטלת על כולם.

חבר הכנסת אנטאנס שחאדה, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מוסטפא יונס, אני מזכיר לכם,

שני צעירים ערבים נרצחו לפני כחודש. הראשון אזרח במדינת ישראל ונרצח על ידי עובדים בחברת שמירה. השני, תושב, כי הוא רק תושב ירושלים ולא אזרח לפי החוק, שנהרג על ידי, או מאש משטרה. המאפיין הדומה בשני המקרים הוא שבשני המקרים עד כה, למרות שעבר כחודש, אנחנו לא יודעים באמת מה קרה חוץ מהתמונות שראינו. במקרה של מוסטפא, כמעט חיסול, זה חיסול, ביציאה מבית חולים, של בחור צעיר חסר אונים שהיו לו הפרעות נפשיות, שאימא שלו התחננה על החיים שלו וזה לא עזר. במקרה השני, אין שום ראיות. אין צילומים במזרח ירושלים בעיר העתיקה, שכמעט כל דבר מצולם שם. עד כה המשטרה הודיעה למשפחה שאין צילומים. אבל אני רוצה להתריע, חבריי חברי הכנסת. אני בטוח שבשני המקרים לא יהיה אף חשוד, לא יוגש אף כתב אישום, כי הניסיון מלמד אותנו שכל פעם שמדובר בנרצח ערבי על ידי כוחות ביטחון, משטרה או צבא, או חברות פרטיות במקרה הזה, התיקים נשארו פתוחים או נסגרו ללא אשמה. אני רוצה לבקש מהכנסת שבמקרים האלה תעצור ותבקש לעשות צדק, הן עם מוסטפא והן עם איאד אלחלאק, לדרוש את האמת וחשיפת הסרטים ולהגיש כתבי אישום נגד מי שירה ומי שרצח. כולנו ראינו את זה במקרה של מוסטפא, ואני בטוח שהמשטרה ראתה את זה במקרה של איאד אלחלאק.

חברות וחברי הכנסת, עד כאן נאומים בני דקה להיום. מכאן אני מזמין בכבוד את חברנו חבר הכנסת אליהו ברוכי לשאת את נאום הבכורה שלו.

אדוני היושב-ראש,

חברי הכנסת, בני משפחה וחברים, את נאום הבכורה שלי מעל בימה זו אני מבקש לפתוח בהתנצלות, התנצלות בפני הכנסת. נכנסתי לתפקידי כחבר כנסת לפני כשבועיים ימים. לא במסגרת תוצאות ישירות של מערכת הבחירות נבחרתי. חברי חבר הכנסת לשעבר וסגן שרת התחבורה בהווה הרב אורי מקלב התפטר מתפקידו כחבר כנסת וסלל את דרכי לכהן כחבר בבית הזה. עם כניסתי לתפקיד כנסת ישראל נפרדה לעת עתה מאחד מהמחוקקים הטובים ביותר שהיו בה, שיאן הנוכחות בבית הזה ומחוקק מצטיין פעם אחר פעם. הרב מקלב, השארת לי נעליים גדולות, שאני עדיין צריך לאמוד אותן וללמוד כיצד להשתמש בהן. לצד התודה לך, הוא לא עזב, הוא לא עזב.

כמחוקק. נראה לי שאין נעליים שגדולות עליו,

לצד התודה לך, אני מרגיש חובת התנצלות לבית הזה על עזיבתך הזמנית. לפני כ-12 שנה, אין לך מה, לא צריך, ברכה כבר יש לי. לפני כ-12 שנה נבחרתי לראשונה לכהן בתפקיד ציבורי, לכהן כיושב-ראש סיעת יהדות התורה בעיר פתח תקווה. שנה קודם לכן הוצע לי תפקיד שונה, תפקיד הכי לא פוליטי שיכול להיות: לנהל את סניף עזר מציון בפתח תקווה. הייתי אז בחור כבן 32. לאחר שעברתי סדרת ראיונות ובדיקות התאמה נקבעה לי פגישה עם יושב-ראש הארגון, הרב חנניה צ'ולק. ביני לבין עצמי התחבטתי רבות אם לקחת את התפקיד הזה, וביקשתי לדחות את הפגישה עם הרב חנניה צ'ולק. בארגון אומנם הסבירו לי שקיום הפגישה עם הרב צ'ולק אינו מותנה בתשובה חיובית מצידי, אבל הרגשתי שסדר-יומו המדוקדק של הרב צ'ולק היקר חשוב מדי שאבזבז את זמנו על פגישת עבודה שאינה ודאית. לאחר לבטים ארוכים החלטתי שאני הולך לשאול דעת תורה ולהתייעץ עם מורי ורבי באותם ימים, הרב יעקב אדלשטיין, זכר צדיק לברכה. הרב אדלשטיין, רבה של רמת השרון במשך קרוב ל-70 שנה, היה סולם מוצב ארצה שראשו מגיע השמיימה: ראשו בתורה ותפילה, אבל רגליו נטועות עמוק ארצה, עם היהודי הפשוט הפונה אליו בשאלות קטנות וגדולות. אני לא מספר על התייעצות עם מורי ורבי כדי להשלים עוד פרט בסיפור חיי, אני מספר על תובנת חיי: כשהגעתי להתייעץ עם הרב אדלשטיין הבנתי מה זה דעת תורה. למתבונן מן הצד התייעצות עם תלמידי חכמים נראית, חלילה, כמו משהו פרימיטיבי, כמעשה של חוסר דעת המעיד על אי-יכולת חשיבה עצמאית. ההפך הגמור הוא הנכון. מי שנחשף פעם לחוויה זאת, יותר נכון מי שטעם וזכה להתייעץ באמת עם אנשים שמעשיהם מרובים מחוכמתם יודע שאין חוויה אינטלקטואלית גדולה מזו. לפעמים די בשאלת בירור אחת שמבקש הרב לברר בשיחה כדי שהשואל יבין שגם צדדי הספק הם בכלל לא מה שהוא חשב בהתחלה. כל העוסק בתורה לשמה, אומר רבי מאיר במסכת אבות, נהנים ממנו עצה ותושייה. עצה מתלמידי חכמים איננה כניעה, עצה ממי שעוסק בתורה לשמה איננה כפייה, זאת הנאה, ועל ההנאה הזאת חשוב לי לספר. ההנאה הזאת היא למעשה המצע הנצחי של מפלגת יהדות התורה, שבה אני גאה להיות חבר. הרב אדלשטיין, שהיה אז קרוב לגיל 80, שמע את לבטיי ובענווה גדולה סירב להכריע, ושלח אותי להתייעץ עם מרן הרב שטיינמן, זכר צדיק לברכה. בן 91 היה אז הרב שטיינמן. נכנסתי לביתו הצנוע בבני ברק. מרן נשען על הסטנדר בביתו, שמע את ששמע, חשב מעט, והשיב לי בשלוש מילים: אתה לא חייב. מילותיו הספורות הספיקו לי כדי לחשב את צעדיי מחדש. לא נפגשתי עם הרב צ'ולק, ומסיבותיי סירבתי להצעה המרגשת להיות חלק מהמפעל המדהים עזר מציון. כעבור שנה שוב הלכתי לביתו של הרב אדלשטיין, הפעם ההצעה הייתה להתמודד ברשימת יהדות התורה בפתח תקווה. הסוף ידוע. ההחלטה הייתה להיענות בחיוב להצעה, וכעבור למעלה מעשור בזירה המוניציפלית הגעתי לכנסת ישראל. אבל אני לא מדבר על הסוף, אני מדבר על כל הלומד תורה לשמה נהנים ממנו עצה ותושייה. באותם ימים אשתו של הרב אדלשטיין שכבה בבית חולים כשהיא על ערש דוויי. כדי לפגוש את הרב נסעתי לבית החולים תל השומר בניסיון למצוא זמן פנוי אצלו למצוקותיי. אני יודע, להעסיק אדם מבוגר בדילמות אישיות וזוטות ביחס להתמודדותו האישית זה נשמע חוסר התחשבות, אבל כשלפניך ניצב סולם מוצב ארצה שראשו מגיע השמיימה הסטנדרטים והנורמות מקבלים כללים אחרים. הרב קיבל אותי בחום ואהבה, שמע על ההצעה, ביקש לבדוק בעצמו במה זה כרוך, והאם זה הדבר הנכון עבורי ועבור הציבור שאותו אני נבחר לשרת. לאחר שבדק הוא קרא לי לביתו שנית, הצטרפתי אליו לשיחה תוך כדי הליכה ברחובות רמת השרון, ונדמה היה שהדילמות שלי הן הדבר היחיד שמעסיק אותו. "החסיד", אומר רבנו בחיי בספרו חובת הלבבות, "צהלתו בפניו ודאגתו בליבו". הרב אדלשטיין היה נראה כאילו אינו מבלה לילות כימים בבית חולים, כאילו אין עוד מאות ואלפי פניות, הרב נמצא איתי. זאת הייתה ההרגשה של כל מי שחווה את החוויה הזאת בעצמו. אחרי שהרב בירר וליטש עימי את מכלול השיקולים, וכמובן ביקש לוודא היטב מה דעתה של רעייתי בנושא, בירכני בחום לרגל בחירתי לתפקיד. נכנסתי לכנסת בתקופה סוערת במיוחד. אין אדם בעולם שלא מתמודד באיזשהו מעגל עם משבר הקורונה שאנו נמצאים בעיצומו. כיוון שכך, אין דבר שאמור לאחד את האנושות יותר מאשר ההתמודדות המשותפת הזאת. הרצון לחיות הוא המכנה המשותף הגדול ביותר לכולנו. ניתן לנו, כחברה, פוטנציאל אדיר לערבות הדדית, לסולידריות חברתית. אבל לצערנו, כגודל הפוטנציאל כך גודל הסכנה והאכזבה: הקורונה הפכה מגורם מאחד לגורם מפלג. הפניות והתלונות הרבות שהתקבלו בלשכתי בימיי הספורים בכנסת מצד אחיי וחבריי בחברה החרדית מעידות על שבר אמון חסר תקדים בין הציבור לרשויות אכיפת החוק. אם בימים כתיקונם האמון הזה הוא חיוני, הרי שבתקופה הזאת מדובר בפיקוח נפש. אם האזרח הקטן ירגיש שהאכיפה נועדה כדי לחפש אותו ולא כדי לשמור עליו, הנזק עולה על כל תועלת. הציבור החרדי מוכן לשלם את מחיר ההגבלות. כחבר בוועדת הקורונה אני מכיר היטב את המגבלות, ואני אומר לכם שציבור ענק המקפיד שלוש פעמים ביום על תפילה במניין ובוחר לציית להוראות ולהדיר את רגליו מבתי הכנסת למשך חודש ימים זהו ציבור ממושמע, המבין היטב שאנו נמצאים במלחמה על קדושת החיים. אני לא מדבר על מקרה קיצון של זלזול בהנחיות, קיצונים תמיד היו ותמיד יהיו, אני מדבר על הציבור שמבין היטב שהתורה והמצוות ניתנו לנו בשביל "וחי בהם", ולא, חלילה, בשביל שנמות בהן. אבל בשבועיים האחרונים קרה משהו, קורה משהו, האווירה בחברה החרדית היא לא אווירה של מלחמה משותפת על קדושת החיים אלא של מלחמה על כבודו האבוד של המגזר. הציבור, שחשב שהוא שותף למלחמה, מרגיש לפתע נרדף, מושפל, מרגיש שמחפשים אותו. בתוך הסערה הציבורית הזאת נכנסתי לתפקידי בכנסת, ובכאב רב אני אומר: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 ההגבלות החשובות שעליהן אנו חתומים יהיו חסרות ערך בעיני ציבור. חוסר אמון במקרה הזה הוא גזרת מוות. מגוון יוזמות ונושאים חשובים חשבתי לקדם בתפקידי, אבל המלחמה על קדושת החיים טרפה את כל הקלפים. בסופו של יום, המלחמה, בעזרת השם, תיגמר. ייקח כמה שייקח, הקורונה, בעזרת השם, לא תישאר פה כתושבת קבע, החברה שלנו כן. העיר ביתר תישאר מרחק נסיעה מהמועצה המקומית אפרת, בני ברק תישאר במרחק הליכה מרמת גן, ואנחנו חברי הכנסת נצטרך לפעול לחזרה בריאה ושפויה, לבעלי העסקים ולמרקם החברתי. גם ביום שאחרי המלחמה נצטרך להבין שאנו מכאן ממשיכים יחד את המערכה על קדושת החיים. עם כניסתי לתפקיד ברצוני להודות לחבריי בסיעת דגל התורה. הרבה למדתי מרבותיי, ומחבריי, יותר מרבותיי, קל וחומר כשחבריי משמשים עבורי מודל ודוגמה. יושב-ראש דגל התורה, חבר הכנסת הרב משה גפני, הייתי ילד מתחת לגיל בר-מצווה כשנכנסת, כשנשלחת לכהן כחבר כנסת בבית הזה, תודה רבה על כך שאתה מעמיד לימיני את ניסיונך העשיר בחקיקה ובעשייה הציבורית. בזכותך כניסתי לתפקיד קלה בהרבה מכניסתך לפה לפני כשלושה עשורים. תודה מיוחדת לחבריי על הפרגון והליווי לכל אורך הדרך. כולם, ללא יוצא מן הכלל, בעלי ניסיון עשיר וותיק ממני הן בזירה המוניציפלית והן בזירה הארצית. אני מכיר היטב את הטעות הנפוצה שלפיה החברים ביהדות התורה הם כולם אותו דבר. אני יודע עד כמה זה מופרך. כל אחד בדרכו ובסגנונו המיוחד משמש עבורי סמל ודוגמה לעשייה הציבורית. חברי חבר הכנסת הרב יעקב אשר, יעקב אשר בלשוננו, ראש עיריית בני ברק לשעבר ובעל עבר חקיקתי עשיר, תודה על התמיכה והעזרה. חברי חבר הכנסת הרב יצחק פינדרוס, ראש עיריית ביתר עילית לשעבר, סגן ראש עיריית ירושלים עד לא מזמן, תודה על הפרגון ועל שיתוף הפעולה. בספר תהילים כתוב: "לעשות רצונך אלוקיי חפצתי ותורתך בתוך מעיי". גופו של אדם רגיל, מסביר רבי שניאור זלמן מלאדי, בעל ספר התניא, ניזון ממאכל גשמי. הלחם הגשמי זן את הגוף, "כשמכניסו בתוכו" "ונהפך שם להיות דם ובשר כבשרו". זה הסטנדרט, כך כולנו מתקיימים. אבל תלמידי חכמים, הלומדים ומתייגעים בתורה לשמה, מזינים את גופם ונפשם ברכיבים אחרים. "בידיעת התורה והשגתה בנפש האדם", כותב בעל התניא, "שלומדה היטב בעיון שכלו עד שנתפסת בשכלו ומתאחדת עימו, נעשה מזון לנפש וחיים בקרבה מחיי החיים אין סוף,

אני חושב שהמילים האלו מסבירות הכול. הן מסבירות מה מביא חברי כנסת נמרצים וחכמים, מלאים וידע וניסיון, לשטוח שאלות הרות גורל בפני זקנים הספונים בביתם. המילים האלו מסבירות היטב את הזכות הגדולה שיש לנו בדורנו לראות את גדולי התורה שמנהיגים אותנו לאורך ימים ושנים מאריכים ימים על ממלכתם, הרבה הרבה מעל לדרך הטבע. גופם ניזון ממשהו אחר, "תורתך בתוך מעיי". רגע לפני שאסיים בתודה ובתפילה לבורא עולם ברצוני להודות לעקרת הבית של ביתי, רעייתי רותי המסורה, בראש ובראשונה על המסירות לגידול בנינו ובנותינו ועל תמיכתה ועמידתה לצידי בכל תפקיד בחיי, ואפילו בפוליטיקה. תודה לך, רותי. תודה להוריי היקרים, שגידלו במסירות אותי ואת אחיי ואחיותיי. מפאת השמירה על בריאותם בימים אלו אני משגר את תודתי מרחוק. אסיים בהודיה למי שהכול שלו וממנו, עד הנה עזרונו רחמיך וחסדיך. הודיה ובצידה בקשה:

אל תיטשנו, אלוקינו, לנצח.

תודה רבה, ובהצלחה לחבר כנסת אליהו ברוכי. בהצלחה. בהצלחה, דברי ברכה נפלה בחלקך ובחלקנו הזכות, מפי, אני חושב, הוותיק או ודאי אחד מוותיקי הבית שלנו, חבר הכנסת משה גפני,

אדוני

הרב ברוכי, רעייתך שנמצאת כאן, שתחיה, בנותיך ומשפחתך. אגב, הנאום שלך היה נאום יוצא מן הכלל, ואני לא הרגשתי שמדובר על חבר כנסת חדש, ותיק ורגיל, עם הבעיות האקטואליות שאנחנו כולנו חווים אותן. הוא יודע גם לעבוד, לא רק לדבר.

תכף נדבר על לעבוד, אבל קודם כול נדבר על מה שראינו עכשיו, שמענו עכשיו.

הייתה קצת פשלה בעניין הזה שאמרת שאתה נכנס לנעליו הגדולות של אורי מקלב. אתה, לנעליים גדולות? אדוני היושב-ראש, אליהו ברוכי הוא מטובי בנינו שנמצאים בדגל התורה, שנמצאים ביהדות התורה, אבל בדגל התורה. שנים רבות שהאיש עבר מאבקים קשים, הצלחות גדולות, ניסיונות לא פשוטים בעיר פתח תקווה, שהיא עיר ואם בישראל. יש שם ציבור שהרב ברוכי ייצג אותו עד לאחרונה, בטרם עזב את העירייה, ובאמת היו שם דברים שלא כל אחד היה עומד בהם. לא כל אחד היה עומד בניסיונות. פעמים רבות אתה גם מקבל ביקורת כשאתה נמצא במאבק, אתה מקבל ביקורת מהבית פנימה, אנחנו כולנו מכירים את זה,

והוא עמד בזה בגבורה, בכבוד. הוא אמר את זה במהלך נאומו: הכול נעשה על פי דעת תורה. הכול נעשה באופן כזה שכל דבר הוא שאל. אצלנו זה יסוד מוסד בנושא של הקמת תנועה, מפלגה, שנמצאת במאבקים ציבוריים קשים. ועכשיו הוא בא לכנסת. אנחנו מאוד שמחים על העניין הזה. להערכתי ברבות הימים ירגישו את זה כולם, מכל המפלגות, גם כאלה שחלוקים עליו בהשקפת העולם. הוא איש נעים הליכות, הוא איש עם מידות טובות, הוא איש שהיכולות שלו, הכישרון שלו הוא כזה שאנחנו כולנו, אדוני יושב-ראש הכנסת, נתברך בזה. אני לא רוצה להאריך בדברים. אליהו ברוכי בא מהעם, מה שמוגדר "אנשים פשוטים". הוא לא בא מבית של חברי כנסת, הוא בא מהעם. ואנחנו קראנו בפרשת השבוע, דיברתי עם העוזר שלי על המציאות שבה אנחנו מעבירים הנהגה, בפרשת השבוע קראנו שמשה רבנו מעביר את ההנהגה ליהושע, ליהושע בן-נון. הקדוש ברוך הוא אומר לו: את ההנהגה תיתן ליהושע בן-נון. בגמרא, במסכת בבא בתרא, כתוב: "נוצר תאנה יאכל פריה". "פני משה כפני חמה", ככה אומרת הגמרא, ו"פני יהושע כפני לבנה". זקני הדור היו אומרים "אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה". ונשאלת השאלה, מה הבושה? מה הכלימה? יש סיפור, ובזה אני רוצה לסיים. הסיפור מדבר על עיירה שהיו בה אנשים עניים. והגיע לשם גביר גדול, עשיר גדול, והוא אמר להם: מי שיצטרף אליי יעשה כסף, ייסע איתי לעסקים. וכולם אמרו: טוב לנו ככה, עניים, אבל טוב לנו. עד שאחד קם ואמר: אני נוסע איתך. הוא נסע איתו, והוא חזר עשיר. וכולם שם התביישו, האנשים שראו אותו חוזר עשיר. למה התביישו ממנו? אמרו: צריך להתבייש מהאיש העשיר ההוא,

אנחנו מתביישים מהאיש הזה. למה אנו מתביישים מהאיש הזה? מכיוון שהוא היה אחד מאיתנו, הוא היה עני כמונו, והיה לו אומץ, והוא הלך ונסע עם העשיר הזה, ונהיה עשיר. ממנו אנחנו מתביישים. העשיר ההוא, לא חוכמה, הוא בא מבית עשיר והכול. הגמרא אומרת שזקני הדור היו אומרים: אוי לאותה בושה, אוי לאותה כלימה. המנהיג היה משה רבנו. יהושע היה מנקה שם, היה אחד מהאנשים ולא היה מעבר לעניין הזה. אבל כשהגיע הזמן של ההנהגה, הוא לקח את ההנהגה, הוא קיבל את ההנהגה. ואמרו זקני הדור "אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה". משה רבנו היה אור מעצמו, "כפני חמה" לחמה יש אור שלה. יהושע "כפני לבנה", הוא מקבל את האור מהשמש, הוא מקבל את האור מהחמה. אמרו זקני הדור: אוי לה לאותה בושה, הרי כל אחד מאיתנו היה יכול להיות מנהיג. למה דווקא יהושע?

היה לו את האומץ,

הוא הלך עם משה רבנו, הוא שאל אותו, הוא עשה את כל מה שצריך לעשות. הם לא יתביישו בעניין הזה, אבל כשהרב ברוכי יחזור לפתח תקטוה,

אז כל החבר'ה שם יסתכלו עליו: איך אתה זכית להיות בהנהגה הזאת, איך אתה זכית? הרי כל אחד מאיתנו היה יכול להיות, הוא היה כמונו, הוא אחד מהחבר'ה. אתם תראו את זה במהלך הכהונה שלו,

בעזרת השם, כהונה ארוכה מאוד. אתם תראו איך הוא אחד מהאנשים, הוא חי את העם, הוא מכיר את הדברים, הוא מתמודד עם הבעיות האלה. פתח תקווה מפרגנת לך, אליהו. פתח תקווה גאה בך, אבל גם אנחנו גאים בך, אנחנו בכל הארץ. השם שלך נישא לשם ולתהילה. מה לעשות, אתה זכית. יש לך הרבה זכויות שבעטיין נהיית מנהיג, מנהיג בסדר גודל ארצי, מנהיג בסדר גודל של גדולי התורה, של גדולי התורה. ובעזרת השם, אני מברך אותך, ואני מברך את רעייתך ואני מברך את משפחתך, בבריאות טובה, שזו ברכה שהיום כולם זקוקים לה, ואתה באמת לקחת בדיון בסיעה את ועדת הקורונה, שהיא ועדה מאוד חשובה היום, יש לה משמעות רבה. אני לא יודע מה החלטתם בסוף עם הבריכות, אבל, בינתיים הם עושים כושר. זו ועדה חשובה, מלבד הוועדות הנוספות שיש לך. אנחנו מברכים אותך כולנו. אם אני יכול לברך בשם

בשם החברים שנמצאים כאן, בעזרת השם שתאריך ימים על ממלכתך, תהיה לך נחת מהמשפחה, מהילדים. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת משה גפני. אנחנו עוברים להודעה למזכירת הכנסת. בבקשה.

ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת החלטת ועדת האתיקה בעניין הגשת הצהרות הון בתחילת הכנסת העשרים-ושלוש.

תודה רבה. אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר-היום: הצעת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020) (תיקון מס' 2), שתידון בדיון משולב ביחד עם הצעת חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף 2020. יציג את הצעות החוק סגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן. הצעות החוק הן כמובן לקריאה הראשונה. סגן השר כהן, בטרם תתחיל אני רוצה להזמין לכאן, הייתי אומר בזינוק נחשוני של ממש, את חבר הכנסת אליהו ברוכי. הינה, אך סיים לנאום את נאום הבכורה ועכשיו הוא בכובעו כסגן יושב-ראש הכנסת. אני מזמין אותו לבוא ולנהל את הישיבה. בבקשה. אדוני היושב-ראש, ברכות, עכשיו נודע לי שאת הרב ברוכי אני מכיר הרבה שנים,

דודו זה הרב אריה סולומון מאשקלון,

המשפחה ענפה וברוך השם אנחנו בקשרים עמוקים. אני מאחל לך הצלחה, הרב ברוכי.

מוריי ורבותיי, חבריי חברי הכנסת, אני לא יודע מה אתם מרגישים, אני מרגיש רגעים היסטוריים. אני מניח פה את התוכנית של שר האוצר שאושרה בממשלת ישראל, של ראש הממשלה, הצעת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020) (תיקון מס' 2), והצעת חוק נוספת אנחנו נעשה דיון משולב: התוכנית הכלכלית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף 2020. אנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמה קשה מאוד. לצערי עדיין לא הפנימו שאנחנו נמצאים באחד הרגעים הקשים, אנחנו נמצאים בימי בין המצרים אבל אחד הרגעים הקשים שמדינת ישראל חווה. חסרה לי הסולידריות, חסרה לי האחדות. אנחנו באמת זקוקים לה מאוד. מוריי ורבותיי, העולם, וישראל כחלק ממנו, נמצא כעת בעיצומה של פנדמיה כתוצאה מהתפרצות והתפשטות נגיף הקורונה החדש. נכון להיום אין באוכלוסיית ישראל חסינות נגד המחלה, אין חיסון, לצערי, שבאמצעותו ניתן לצמצם את התפשטותה, ואין טיפול יעיל למחלה. מאז תחילת התפרצות נגיף הקורונה, ולצורך צמצום ההדבקה והתפשטות הנגיף, הוטלו הגבלות שונות על פתיחת מקומות עבודה ועל התייצבות עובדים במקומות עבודתם, על פעילותם של מקומות הפתוחים לציבור, מסחר ועסקי בילוי ופנאי, וכן על מקומות ועסקים שבהם מתרחשת התקהלות משמעותית, כמו בתי כנסת, בתי מדרש, ומתקיים לגביהם חשש לבריאות הציבור. המגבלות האמורות שונו בהתאם להתפשטות המחלה והובילו לעלייה עצומה,

במספר דורשי העבודה, הבלתי-מועסקים והנעדרים זמנית מעבודתם, לפגיעה במשק, שצפויה להתבטא בצמיחה שלילית של כ-6% ביחס לשנת 2019,

בכדי לסייע למשק להתמודד עם המשבר שנוצר בשל התפשטות נגיף הקורונה יצאו שר האוצר והממשלה בתוכנית כלכלית נרחבת להתמודדות עם המשבר בארבעה רבדים מרכזיים: מענה מיידי למשרדי ממשלה, רשת ביטחון סוציאלית, המשכיות עסקית

על רקע כל האמור, ובהמשך לתוכנית הכלכלית שנקבעה לחודשים הקודמים, גובשה תוכנית כלכלית נוספת לצורך סיוע ממשלתי למשק, על מנת לאפשר לו להתמודד עם המשבר הכלכלי העמוק שבו הוא מצוי עקב ההתמודדות עם נגיף הקורונה ולהקנות לו ודאות לטווח הבינוני, עד לחודש יוני 2021. טיוטת החוק כוללת את הצעדים השונים שנכללים בתוכנית הכלכלית הנוספת, ובכלל זה: 1. זכאות לדמי אבטלה, הענקת מענה סוציאלי לעובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום או שפוטרו

באמצעות הארכת הזכאות לדמי אבטלה לכל הזכאים עד לחודש יוני 2021, 2. מענק הסתגלות לבני 67 ומעלה, הענקת מענה סוציאלי לקבוצת אוכלוסייה זו שנפלטה משוק העבודה באופן פתאומי באמצעות המשך קבלת מענקי הסתגלות עד לתום שנת 2020, 3. סיוע לעצמאים, מתן מענק של עד 15,000 ש"ח אחת לחודשיים לעצמאים אשר נפגעו כתוצאה מההתמודדות עם משבר הקורונה, כרשת ביטחון סוציאלית אישית, בנוסף לסיוע שניתן לעסק, עד חודש יוני 2021, 4. סיוע לעסקים, הארכת מנגנון החזר הוצאות קבועות לעסקים אשר נפגעו ב-40% ומעלה, תוך הגדלת המענק המרבי ל-500,000 ש"ח, מענק שיגדל ל-500,000 ש"ח, לפעימה, והוספת זכאות לעסקים בעלי מחזור של עד 100 מיליון ש"ח שיעמדו בתנאים שנקבעו, עד לחודש יוני 2021, אדוני היושב-ראש, 5. הארכת האפשרות לחיילים משוחררים להשתמש בכספי הפיקדון האישי שלהם לכל מטרה, תוך הגדלת הסכומים שבהם יוכלו לעשות שימוש, 6. מתן אפשרות למי שצברו כספים בקרנות השתלמות למשוך אותם גם לפני שחלפה התקופה הנדרשת מיום הפקדתם לראשונה, מבלי שיחול עליהם מיסוי עודף, ככל שלא יעלו על סכום של 10,500 ש"ח, על מנת לאפשר להם מיצוי של מקורותיהם הכלכליים, 7. הגדלת ההוצאה התקציבית, הגדלת ההוצאה הממשלתית בשנים 2020 ו-2021 כדי לממן את הצעדים המוצעים לעיל, שנועדו לתת מענה למשק ולאפשר לו לצלוח את ההתמודדות עם משבר הקורונה, כאשר הגידול לא יהיה חלק מחישוב מגבלת ההוצאה לשנים הבאות, מעת שמדובר בהוצאות שצפויות להיות חד-פעמיות. בהתאם לחוק-יסוד: משק המדינה, בשנה שבה לא נתקבל חוק התקציב לפני תחילתה של שנת הכספים, כל עוד לא נתקבל חוק התקציב, תהא הממשלה רשאית להוציא כל חודש סכום השווה לחלק ה-12 מהתקציב השנתי הקודם בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן. מכיוון שחוק-היסוד מגביל את האפשרות להוציא כספים, יש צורך לתקן את החוק, כפי שנעשה פעמיים בתקופה האחרונה, על מנת שניתן יהיה להגדיל את ההוצאה הממשלתית לטובת התמודדות עם משבר הקורונה, וזאת על בסיס הסכומים הנדרשים לביצוע התוכנית הכלכלית שהצגתי

בתיקון המוצע נקבע כי הגדלת ההוצאה תשמש אך ורק לשם מימון ההתמודדות עם המשבר והצעדים שיש לבצע באופן מיידי ודחוף לשם כך. התיקון כולל הגדלה של ההוצאה הממשלתית לטובת הקורונה ב-25 מיליארד ש"ח נוספים.

אני בדיוק, קורא את החוק, מעיין בו לעומק. מאוד מוטרד. אבקש מכם, חבריי חברי הכנסת, לחוש את גודל השעה, לאשר את הצעות החוק בקריאה ראשונה ולהעביר אותן לוועדת הכספים להכנה לקריאה שנייה ושלישית. יש עוד נקודה אחת, שמוביל אותה יושב-ראש תנועת ש"ס שר הפנים הרב אריה דרעי, לתת מענה סוציאלי גם למחוסרי יכולת לשם שמירה על רשת, ביטחון תזונתי.

כרגע זה נמצא בדיונים, ואני מאוד מקווה ששר הפנים יצליח להביא את זה לידי גמר וגם את זה נציג לפניכם. תודה רבה, חבריי חברי הכנסת. אנחנו פספסנו. למעשה הדיון הזה אמור היה להיות אתמול, כך שאנחנו בפיגור של 24 שעות. אני רק מבקש מכם לזרז את הדיונים בנושא, גם במליאה וגם בוועדת הכספים, ולהביא אותו לפה לקריאה שנייה ושלישית, שנוכל לצאת לדרך. תודה רבה. בשם ה' נעשה ונצליח ונתבשר בשורות טובות. כפי שאמרתי, תקופה לא פשוטה אבל עת צרה היא ליעקב וממנה ייוושע.

תודה רבה לאדוני סגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן. נעבור לרשימת הדוברים. חבר הכנסת משה אבוטבול, בבקשה, לרשותך שלוש דקות. אחריו, חבר הכנסת מתן

אדוני היושב בראש,

ברכות ומזל טוב על תפקידך החדש וגם על נאום הבכורה המוצלח והמבריק.

תמשיך להצליח. מוריי ורבותיי חברי הכנסת נכבדים, חז"ל אמרו על ישראל, "אף על פי שחטא, ישראל הוא". כלומר, גם יהודי שעשה עבירה כזו או אחרת, בכל מצב שהוא הוא נקרא עם ישראל וצריכים גם כן להגן עליו, על הזכויות שלו, עד כמה שאפשר. אני רוצה לדבר דווקא על נושא האסירים בישראל, זאת גם בגלל שבהמשך יהיה דיון מאוד מקיף בנושא האמצעים הטכנולוגיים. שלשום ביקרתי בכלא קציעות יחד עם יושבת-ראש הוועדה למאבק בקורונה הגב' שאשא ביטון. היינו שם יחד, ראינו את המצב של האסירים בישראל. בלי ספק, זאת נקודה מאוד כואבת. במשך שנים הייתי בבתי כלא, לא בתור אסיר אלא בתור חזן, בתור פעיל ציבורי שמגיע שמה לדרוש ולתת שיעורים והרצאות. התנאים שם באמת לא קלים. אני מבין שהם עדיין נמצאים בענישה, אבל אחרי הכול יש גם את הצד האנושי שלנו, של העם היהודי, שצריך להתחשב. כפי שציינתי, חז"ל אומרים: "אף על פי שחטא, ישראל הוא". יש דברים שאי-אפשר למנוע, כמו אותם דברים שהבאתי לכאן כשאילתה לשר התקשורת בעבר בנושא כרטיסי החיוב של אסירים. הזמן בכרטיס הוא מאוד מועט אבל המחיר שלו מאוד גבוה מול כל מיני תוכניות בעולם התקשורת. חייבים לבוא לקראתם. השר הסביר לי בזמנו שיש מכרז ושהוא ינסה לפתוח את המכרז אבל לא ראינו התקדמות בנושא הזה. אני מרבה לשוחח בטלפון עם אסירים שמתקשרים אליי. אני מאוד שמח לשוחח איתם ולשמוע את המצוקות שלהם. אחת המצוקות שהם דיברו איתי עליהן, ואני מעלה את זה גם כאן וחשוב שידעו מהנושא הזה חברינו בכנסת, המיזוג בחדרים. יש חדרים שיש בהם שבעה, שמונה אסירים עם שני מאווררים. זה פשוט בושה וחרפה, אסור שדבר כזה יקרה. למרות שהם מרצים עונש צריכים להיות גם אנושיים. לא היינו עושים את זה לבעלי חיים. אני זוכר שבאחד הדיונים ניסו להביא לכאן איך מובילים את בעלי החיים. יש כאן הרבה אנשים שיש להם דאגה לזכויות הבהמה, לזכויות החיות, תנו לחיות לחיות, אז אני חושב שנדרש מינימום לתת לאנשים, למרות עברם הפלילי שעל כך הם מרצים את העונש, והיום מזגן זה בכלל לא תנאים. הדבר האחרון שאני רוצה לומר זה מילה טובה לשירות בתי הסוהר וגם למפקד העומד בראשם, הלוא הוא אשר וקנין, על עבודה מצוינת במניעת חדירת הנגיף לשערי בתי הכלא. לאסירים המשתחררים אני רוצה לאחל תמיד: שלום ולא להתראות. תודה רבה, חבר הכנסת משה אבוטבול. חבר הכנסת מתן כהנא, בבקשה. חברת הכנסת סונדוס סאלח נמצאת פה?

אחריה יעלה ויבוא חבר הכנסת מתן כהנא. הוא עולה, סליחה. בבקשה, חבר הכנסת מתן כהנא, לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, ברכות חמות לרגל תפקידך החדש גם כיושב-ראש פה וגם כחבר כנסת. אני פונה לשר האוצר וליושב-ראש ההסתדרות, ואני רוצה לדבר על העובדות הסוציאליות. אדוני שר האוצר, האם אתה יודע שיש 1,000 תקנים פנויים של עובדות סוציאליות? בשיא האבטלה יש 1,000 תקנים שאף אחד או אחת לא רוצה לבוא לאייש אותם.

אדוני שר האוצר, אתה מבין את המשמעות של 1,000 תקנים פנויים? האם אתה מבין שזה גורם לזה שעובדת סוציאלית לפעמים אחראית על 400 מקרים? זה אומר שאם היא מבקרת 16 מקרים ביום היא מגיעה פעם בחודש לכל אחת מהמשפחות הקשות והמקרים הקשים האלה. האם אדוני שר האוצר יודע ש-85% מהעובדים והעובדות הסוציאליות חווים אלימות במהלך עבודתם? אדוני שר האוצר, היום ביקרו בלשכתי שתי עובדות סוציאליות. אחת מהן היא אושרית כוכבא, עובדת סוציאלית קהילתית בירושלים עם ותק של עשר שנים. אני מחזיק פה את טבלת דירוג השכר של העובדים הסוציאליים. אדוני שר האוצר, האם אתה יודע שלפי הטבלה הזאת אושרית גם בעוד 40 שנה לא תגיע לשכר מינימום? עובדת סוציאלית קהילתית לא תגיע גם אחרי 40 שנות ותק לשכר מינימום. יחד איתה ביקרה בלשכתי גם מיכל חזן, שהיא ראש צוות. היא כבר 18 שנה במקצוע. האם אדוני יושב-ראש ההסתדרות יודע שלפי הטבלה הזאת רק בעוד שמונה שנים, אחרי 26 שנות עבודה, מיכל תגיע לשכר מינימום? יושב-ראש ההסתדרות, למה אתה מונע מהעובדים והעובדות הסוציאליות את קרן השביתה? אחר כך אל תספרו לנו שאתם בעד החלשים. תתביישו לכם. חבר הכנסת מתן כהנא, תודה רבה. חברת הכנסת סונדוס סאלח, בבקשה. לרשותך שלוש דקות. כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אמרו חכמים שרק חכם לא נכנס למקום שפיקח יכול לצאת ממנו. ראש הממשלה נתניהו, שהזמין את כל מנהיגי העולם ללמוד ממנו ולהסתכל איך הוא יצא ממשבר, הוא נכשל בפעם הראשונה והשנייה, ועכשיו הוא מתכונן לעוד ניסוי אחד גדול. כבוד ראש הממשלה, אנחנו לא עכברי מעבדה, אנחנו בני אדם, ואין מקום כאן לניסוי וטעייה. כאחת שהתרוצצה פעמים רבות בין מעבדות לביולוגיה ובין ניסויים אני אומרת לך: כדי להצליח בניסוי כלשהו צריך לשמר גורמים קבועים וצריך לדאוג לשינוי רק של משתנה אחד, ובהקשר שלך ושל הקורונה זה למנוע את ההתקהלות. כדי להיכנס לעוד ניסוי אחד גדול ולהכניס את האנשים לעוד סגר אחד גדול צריך להבטיח להם מייד רשת ביטחון כלכלית, חברתית ובריאותית. הנתונים זועקים לשמיים. אנשים מחוץ לבית הזה במצוקה כלכלית אחת גדולה. רק טמטום יכול לעשות אותה שיטה, לחזור עליה שוב ולצפות לתוצאות אחרות ושונות מהפעם הראשונה. אתה מכין קרקע לפשיעה, לשוק השחור, לרצח, למלחמה אזרחית, וזה קרוב, אם לא נפעל מיידית להגן על אנשים ולספק רשת ביטחון חברתית וכלכלית. לפני שנכנסנו למליאה היינו בוועדת הפנים בדיון על נצרת. הגיע ראש עיריית נצרת עלי סלאם. הוא זועק ומציג את הבעיה, המשבר הגדול שנוצר בעיר נצרת בעקבות משבר הקורונה. ואנחנו עומדים בפני משבר נוסף, אפליה בתקצוב ובתעדוף, למי לתת יותר תקציב מכל יישוב אחר. לטבריה, לאילת ולצפת ניתנו תקציבים, לנצרת, לא. נחשו מה המכנה המשותף בין טבריה, אילת וצפת ולא קיים בנצרת? נצרת היא עיר ערבית והשאר הן לא ערים ערביות. אם אנחנו לא נציל ונשקיע מייד בנצרת, שהיא עיר כל כך חשובה ומרכזית בחברה הערבית, אנחנו נמצא שם כר לפשיעה, לרצח ולבעיות בשוק האפור. לפני זה היינו בוועדת הכלכלה שדנה על התחבורה הציבורית. מי שמציע לנהגים לקבל כסף מזומן ביד מהקשישים מסכן את החיים גם של הנהגים, גם של הנוסעים וגם של הקשישים. מי שרוצה לתת נדבות לקשישים ומי שבאמת רוצה לסייע להם, שייתן להם לעלות לתחבורה הציבורית בלי לגבות מהם כסף. נהגים מפוטרים, נהגים הוצאו לחל"ת ופוטרו לא כדין

והם הגיעו לפת לחם בלי אוכל בבית.

תודה רבה לחברת הכנסת סונדוס סאלח. יעלה ויבוא חבר הכנסת אליהו חסיד, הוא לא נמצא. חבר הכנסת איימן עודה, בבקשה, לרשותך שלוש דקות. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת וחברות הכנסת, אני רוצה לפנות לציבור הרחב ולבקש לאחד את המאבקים הכלכליים מול הממשלה. מזה שלושה חודשים אנחנו עדים וגם שותפים לכל מיני הפגנות, אם זה של עובדות סוציאליות או אנשי התרבות או עצמאים או רשויות מקומיות או תיירות, כמעט כל תחום ותחום. הכוח שלנו הוא אם נצליח לאחד את המאבקים למאבק של לא פחות ממיליון אזרחים שמפגינים יחד מול הממשלה הזו. הפגנה כזו, רק היא עשויה לשנות את המצב הנוכחי. אנחנו גם יכולים ללמוד מהמחאה החברתית של שנת 2011. מחאה כל כך חשובה אבל שלא הניבה פירות, ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו למה. אני חושב שמכמה סיבות: אחת, זו הייתה מחאה שלא קשרה בין הדברים, בין המדיני-פוליטי לבין החברתי-כלכלי. היא אמרה: תנו לנו לדבר בצורה מאוד קונקרטית. וזו טעות. הרי בתקציב המדינה יש משהו כמו 400 מיליארד שקלים, והשאלה היא לאיפה הכסף מועבר, מאיזה למקום לאיזה מקום. במקום שחצי מהתקציב יועבר למה שנקרא ביטחון, הוא אמור לעבור לשכבות המוחלשות. לכן צריך לקשור בין הדברים. הבעיה השנייה הייתה שהמחאה הייתה די חד-לאומית, כמעט רק יהודית. אנחנו השתתפנו. אני אישית השתתפתי, ואפילו ישנתי בשדרות רוטשילד

אבל זו הייתה מחאה די חד-לאומית. הבעיה השלישית, היא הייתה מחאה די של מעמד הביניים, אפילו אפשר לומר של מעמד הביניים האשכנזי, ובגדול בתל אביב רבתי, למרות שגם בעיירות פיתוח השתתפו, אבל זה לא היה די ברור ודי בשותפות של כולם יחד. הבעיה הרביעית של המחאה החברתית הייתה שלא היו בה יעדים ברורים. זה מזכיר לי כל מיני מאבקים. אפשר לדבר,

על המאבק בוואדי סאליב, על הפנתרים השחורים,

למשל על 1848, המאבק של העמים באירופה. אם אין יעד ברור, זה עלול להיכשל.

לכן אני מפה קורא לכל המפגינים, אם זה עצמאים, אם זה תיירות, אם זה תרבות, אם זה רשויות מקומיות, לאחד את המאבקים ולהגיע למילון מפגינים ביחד. רק כך אפשר לשנות את סדר העדיפויות.

חבר הכנסת איימן עודה, תודה רבה. חברת הכנסת היבה יזבק, בבקשה. לרשותך שלוש דקות.

כבוד היושב-ראש, אני כן בעד מענקים לעצמאים וכן בעד מענקים לעסקים קטנים, אבל אי-אפשר לעבור על החוק הזה ולא להתייחס לפגמים ולהסתייגויות שיש לנו על החוק הזה, שממשיך להתעלם מהמצוקה של הצעירים בין גיל 18 לגיל 20, ואי-אפשר להתייחס לחוק הזה בלי להסתכל על העוול שנעשה לעיר נצרת ולאי-הקצאה, שום תקציבים ושום משאבים לעיר כה גדולה, עיר שמושתתת בעיקר על תיירות. אני מגיעה לכאן אחרי ישיבה לא פשוטה בוועדת הפנים, שיזמתי אחרי המצוקה, וראינו את המצוקה המתמשכת של העיר נצרת ושל התושבים של העיר נצרת ושל התיירות בעיר נצרת ושל העסקים בעיר נצרת, ישיבה שהשתתפו בה עוד הרבה חברים מהרשימה המשותפת וגם ראש עיריית נצרת עלי סלאם, אבל לצערנו לא ראינו עוד חברי כנסת שמגיעים לוועדה כזו, שעוסקת בעיר נצרת ובקידום המשאבים והסיוע הכלכלי לעיר נצרת. זה כאילו רק העניין של הרשימה המשותפת ושל הח"כים הערבים. ברור לנו שנעשה עוול היסטורי כלפי העיר נצרת. שנים על שנים חסכו לגבי העיר נצרת במשאבים ובתקציבים, וגם עכשיו, בצל משבר הקורונה, אנחנו רואים שמעבירים ומקצים תקציבים לעיר טבריה ולעיר אילת, ובמקביל מה מקבלת נצרת?

אפס תקציבים מקבלת נצרת. עיר תיירותית, העיר הערבית הכי גדולה במדינה, העיר שיש לה מעמד גם דתי, גם תיירותי וגם תרבותי מקבלת אפס תקציבים לאור משבר הקורונה. אנחנו מדברים על עיר שנשענת בעיקר, כ-50% מהכנסות העיר נשענות על תיירות, גם תיירות חוץ, גם תיירות פנים. אנחנו יודעים טוב מאוד שכל ענף התיירות קרס, ובעקבותיו גם האנשים שעוסקים בתחום ובענף הזה קורסים. יש זעקה של כלל תושבי נצרת. אנחנו מנסים לשים את זה על סדר-היום, ואני אומרת במפורש שזה בושה שמפקירים את העיר נצרת. זה בושה.

תודה לחברת הכנסת היבה יזבק. חבר הכנסת אנטאנס שחאדה, בבקשה. לרשותך שלוש דקות. תודה רבה. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חברים יקרים, משברים כלכליים שינו סדרי עולם. משברים כלכליים שהתרחשו לאורך ההיסטוריה, לפחות במאה העוברת, ב-100 השנים שעברו, היוו תשתית לשינוי מהותי ביחסי הכוח, בעיצוב היחסים הבין-לאומיים ובעיצוב משטר פנימי של מדינות, במיוחד משברים שהיו בחוץ, או בזירה הכלכלית הבין-לאומית. כך היה במשבר בשנות העשרים, אחר כך במשבר בשנות השלושים, והשיא היה במלחמת העולם השנייה, וסדר עולמי כלכלי חדש התהווה לאחר השברים. גם בשנות השבעים, דרך אגב, משבר הנפט שינה המון בזירה הכלכלית העולמית והפנים-מדינתית. בישראל עד כה משברים כלכליים לא שינו סדרי עולם או היוו תשתית לשינוי פוליטי מהותי, כי הממשלה,

הצליחה למצוא פתרונות, בזירה הבין-לאומית בעיקר. במשבר הנוכחי, חברים יקרים,

ואין תשובה לממשלת ישראל. הממשלה, שרי הממשלה, אינה יודעת מה לעשות, כפי שאנחנו רואים ונתקלים יום-יום בוועדות בהחלטות הפזיזות, בהחלטות הזמניות, שמשתנות כל יום. אין לה באמת ראייה ותפיסה מה לעשות. אין כיוון אמיתי להתמודד עם ההשלכות ארוכות הטווח של המשבר, שאנחנו בראשיתו, אנחנו בתחילת המשבר הכלכלי. אם מישהו חושב שהאבטלה היום היא השיא, הוא טועה. אם מישהו חושב שהמשבר בעסקים שאנחנו עדים לו היום, הוא טועה. אנחנו בתחילתו של משבר כלכלי עמוק, שתוצאותיו יהיו סגירת העסקים, במיוחד הקטנים שסובלים מבעיות תזרים ומבעיות איתנות פיננסית, המשך באבטלה הגואה, המשך בבעיית החזר הלוואות ומשכנתאות, ויכול להיות שבנקים יושפעו מזה. במציאות הזאת, כמו תמיד, החלשים ישלמו יותר, המוחלשים, בעצם, לא החלשים. המוחלשים, שאין להם את הכלים, אין להם את הכוח, אין להם את המנגנון ואין להם את הניסיון והידע איך לצאת מהמשבר הזה ישלמו ראשונים, וישלמו בצורה חזקה וכואבת ביותר. ולצערי האוכלוסייה שאני מייצג, האוכלוסייה הערבית,

נטולת כל מנגנונים או כל מנופי השפעה כלכלית, נטולת הון עצמי, נטולת אמצעים, כי לא נשארו לנו קרקעות, ולא התאפשר לנו להקים חברות, לא התאפשר לנו להקים בנקים, לא התאפשר לנו להקים חברות ביטוח, חברות פיננסיות שיתופיות. אין לנו קשרים עם בנקים בין-לאומיים, אין לנו אפשרות לגייס הון. רוב המועסקים מועסקים בכלכלה הישראלית, ורק שליש מהנשים הערביות מועסקות בכוח העבודה. אנחנו מתחילים את המשבר בצורה נחותה, מתחילים את המשבר במצב קשה ביותר. אין לנו אפשרות להתמודד עם החזקים, שיש להם קשרים, שיש להם אמצעים ויש להם יכולת לעצב את המדיניות הכלכלית. לכן, חבר'ה, אנחנו חייבים לדאוג לאוכלוסייה הזאת. חייבים לייצג את הכאב שלה. חייבים לייצג הן את נצרת,

המשולש,

כל הכפרים והיישובים הערביים סובלים מבעיות כלכליות. סובלים, חבר הכנסת אנטאנס, בבקשה. תודה שהאופוזיציה עכשיו דואגת מאוד לזמן. אנחנו נדאג לאוכלוסייה החלשה והמוחלשת, ונהיה לה פה ונחפש אמצעים להגן עליה.

תודה רבה, חבר הכנסת אנטאנס שחאדה. חבר הכנסת אלי אבידר, בבקשה. אחריו יעלה ויבוא חבר הכנסת עופר כסיף. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בשבוע שעבר הובא חוק ההסדרים לדיון בממשלה, ובמסגרתו כלל נתניהו מהלך אנטי-סביבתי חמור מאין כמוהו, שבעבר הוא ניסה לקדם אבל נבלם: חוק ההסדרים במתכונתו הנוכחית מחסל לחלוטין את חוק אוויר נקי, שחוקק בשנת 2008 במטרה לצמצם את זיהום האוויר במדינת ישראל. אני יכול לעבור על כל הסעיפים אבל אתמקד בשכיות החמדה, בקרם דה לה קרם של סעיפי האבסורד בחוק הזה. החוק הזה הופך את היוצרות. הוא קובע שמפעלים מזהמים לא יחויבו לבחור את הטכנולוגיה הטובה ביותר על פי דרישות המשרד, כפי שמתקיים כיום, הם אלה שיבחרו את הטכנולוגיות, והמשרד להגנת הסביבה רק יאשר. בדיוק הפוך מלשון החוק משנת 2008. חברותיי חברי הכנסת, חוק ההסדרים מניח הנחת יסוד שבעל מפעל מפוקח אינו בן אנוש אלא מלאך שנשלח אלינו משמיים. הוא באופן ודאי יבחר טכנולוגיה שהיא הטובה ביותר, גם אם היא יקרה יותר מהטכנולוגיות האחרות.

אבל לא מפתיע. ממשלת נתניהו, שעושה כל שביכולתה לעקר את הכנסת הזאת מסמכויותיה, רוצה כעת לעקר את המשרד להגנת הסביבה ואת הפקידות שלו, מלעשות את עבודתם. אבסורד נוסף הוא שכל מפעל מזהם שלא יהיה שבע רצון מההחלטה של פקיד ממונה יפנה ישירות למנכ"ל.

איפה תמצאו פקיד ממונה זוטר שירצה להסתבך בפנייה מעל הראש שלו למנכ"ל, כשבלשון החוק כבר כלול האיום נגדו? ואני רוצה לומר כאן בקול ברור, האיש שעומד מאחורי החוק הזה הוא לא אחר מאשר בנימין נתניהו. בישיבת השרים שהתקיימה ביום חמישי האחרון,

אין מילה אחרת,

השרה גילה גמליאל ושר המשפטים אבי ניסנקורן מהאחריות שלהם לטובת הציבור, ויחד איתם, כמובן, כל שרי כחול לבן. וזה אפילו חרוז. כל מי שהסביבה ובריאות הציבור חשובים לו חייב כעת לקום מהכורסה, להניח את המקלדת ולהצטרף למחאה הכללית. זה לא משנה אם אתם ימין ושמאל, הבריאות שלכם ושל המשפחות שלכם חשובה יותר מהאינטרסים הנסתרים של נתניהו. עכשיו למחאה, לגשרים, לכיכרות, לצמתים, כי נתניהו ינצח כשאנחנו נרים ידיים, ואנחנו לא נרים ידיים עד שהוא יתפטר. תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת אלי אבידר, תודה רבה. חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה. לרשותך שלוש דקות.

אדוני היושב-ראש, קודם כול ברכותיי.

חברי הכנסת, ענבל טויזר, כתבת N12, פרסמה היום מכתב של מישהי בשם יסמין, שזה שם בדוי. היא בעלת עסק למוצרי אומנות והיא גם שורדת סמים וזנות. ההכנסות של יסמין נפגעו קשות מאז התפרצות הנגיף, והיא שלחה מכתב לשרי האוצר והרווחה. אני מצטט מהמכתב שלה כך: "בבקשה תעזרו לי לעזור לעצמי ולעסק שלי. אני לא רוצה לחזור לאיפה שהייתי, אך אני לא משלה את עצמי ויודעת שברגע של לחץ וחוסר יכולת לשרוד יותר אני עלולה להגיע לשם, כי זה הדבר היחידי שאני יודעת". מי שאשם בהידרדרות הזאת של אותה אישה, ששרדה תופת ועומדת עכשיו על הרגליים, מי שאשם בכך זה לא נגיף הקורונה, מי שאשם בכך זאת הממשלה, כי לממשלה יש אחריות, לנגיפים אין. קריסה של אנשים, האנשים המוחלשים ביותר, של עסקים קטנים, של עצמאים ובמיוחד של שכירים קשי יום, הקריסה שלהם היא תוצאה בלתי נמנעת לא רק של סגר או של מגבלות בריאותיות, היא תוצאה של ממשלה ושל מדיניות שכבר ארבעה חודשים מפקירה את הציבור, לא משחררת כסף חיוני. הקורונה לא באה עכשיו בהפתעה, היא כאן כבר מחודש מרץ, עוד מעט יום הולדת חמישה חודשים. כשאנחנו מתייחסים, במירכאות, ל"תוכנית הכלכלית", שראויה לשם "קלקלית",

לא בכ"ף, התוכנית הזאת של נתניהו ודומיו היא רעה, היא תוכנית שפוגעת בציבור הנזקק ביותר. אני רוצה, מפאת קוצר הזמן, להתייחס לנושא גם בהקשר הזה של העובדות הסוציאליות, משום ש-89% מהעובדים הסוציאליים הן עובדות. ואני רוצה לתת כאן עוד דוגמה. בכתבה של הדר גלעד, שפורסמה בידיעות אחרונות לפני יום-יומיים, מסופר המקרה הבא: אברה קאסה, בן 50, הוא אב לחמישה מנתניה. אברה מספר שהבן הקטן מהמשפחה הוצא מהבית לפני חמש שנים, כשהיה בן שלוש וחצי. הוא הוצא בשל העובדה שאימו הייתה במצב נפשי קשה בעקבות משבר במשפחה. מחר הייתה אמורה להתכנס ועדה שתקבע אם האם כשירה שוב לטפל בילד. בשל השביתה הוועדה נדחתה למועד לא ידוע. המשפחה הזאת מחכה חמש שנים לילד שלה, והילד שמגיע מדי סוף-שבוע לבקר מחכה ומשתוקק גם הוא לשוב לידיים של אימו. כעת אין עובדות סוציאליות,

שים לב לשעון,

אם תרשה לי עוד, ממש לא ארוך. אין טיפול בהוצאת ילדים כדי לשמור עליהם ואין טיפול בהשבה של ילדים להורים שלהם כאשר הם מוכנים לקבל אותם. אברה אומר שהוא ואשתו אמנם מאוכזבים אבל תומכים במאבק של העובדות הסוציאליות. הוא אומר שהעובד הסוציאלי של המשפחה עושה עבודת קודש ושבלעדיו המשבר במשפחה היה נמשך.

באמת משפט אחרון, ברשותך. הוא אומר על העובד הסוציאלי שלהם: "אף אחד לא היה בצד שלנו. הוא בן אדם מדהים ולטובת המשפחה". את הכספים הממשלה מעבירה לטייקונים ולא לאלה שבאמת זקוקים להם.

תודה רבה. חבר הכנסת חמד עמאר יעלה ויבוא. לרשותך שלוש דקות. השעון עוד לא עובד. אני רוצה קודם לאחל לך בהצלחה, אחרי זה תתחיל להפעיל את השעון.

למה אתה ממהר? קודם כול, אני רוצה לאחל לך בהצלחה בתפקידך כסגן יושב-ראש הכנסת. תודה רבה. תוסיף לנו הרבה בנשיאות.

אדוני היושב-ראש, למען הגילוי הנאות, קודם כול אני רוצה להגיד: אני בעצמי רוצה לדבר על תנועות הנוער וארגוני הנוער היום, אבל אני גם ייסדתי תנועת נוער לפני קרוב ל-20 שנה, שהיא היום התנועה הרביעית בגודלה בארץ. רק הנוער העובד והלומד, הצופים העבריים ובני עקיבא לפניה מבחינת גודל. לפני חמש-שש שנים ייסדתי את ארגון הצופים הדרוזים, בני מערוף. אבל אני היום לא נושא בשום תפקיד, לא בארגון הנוער ולא בתנועת הנוער, לכן אני מרשה לעצמי לדבר על תנועות הנוער וארגוני הנוער. אני לא רוצה לדבר על הפעילות הערכית-החינוכית החשובה שעושות תנועות הנוער, אני רוצה לדבר על מה שקורה עכשיו באמת, עצירת כל פעילות תנועות הנוער וארגוני הנוער, פעילות הקיץ. זה אומר שבמקום שהחניכים יהיו בסניפים, יהיו בפעילות מסודרת, הם נמצאים בפארקים היום, נמצאים בכבישים. אין השגחה, אין מי שיגיד להם: תשימו מסכה, בואו נעביר פעילות, בואו נפעיל אותם בצורה כזאת ואחרת.

1. אני אמרתי כל הזמן: ממשלת השלוף, זה באמת ממשלת השלוף. 2. אין קורסי מד"צים, קורסי מדריכים. הרי המדריכים שהיו סיימו בית ספר, חלקם הולך להתגייס לצבא, חלקם ממשיך בלימודים, אז יהיה מחסור אדיר במדריכים בשנה הבאה. בהתחלה אמרו שיש אפשרות לעשות קורסי מדריכים בתוך הסניפים, בקבוצות של 20, אפילו את זה ביטלו, עם מרחק של 2 מטר בין חניך לחניך, עם פעילות בחוץ. החלטה בשלוף, אמרו: גם את זה אנחנו לא מאשרים. לכן אני פונה לשר, אני לא יודע לאיזה שר לפנות, שר החינוך או השר להשכלה הגבוהה, כי הם בעצמם עדיין לא יודעים מי צריך להוציא ולטפל בתנועות הנוער. אז אני פונה לשר הממונה על תנועות הנוער: לפעול מול משרד הבריאות להחזיר את פעילות הנוער בקיץ. אני רוצה להתייחס גם לנקודה של העברה ממשרד למשרד. חבריי חברי הכנסת, העבירו את תנועות הנוער וארגוני הנוער ממשרד החינוך למשרד חדש. אמורים להעביר את התקציב של 2019 לכל תנועה ולכל ארגון, לפי תקציב של 2019. לא, לקחו את תקציב 2019, העבירו חלק ממנו, קיצצו אותו ב-30% העבירו אותו, והחליטו שלא מעבירים יותר מ-40% לתנועות ולארגונים. חבר הכנסת, שים לב. זה אומר קריסה כללית של ארגוני הנוער ותנועות הנוער.

גם כאן אני פונה לשר הממונה: תדאג, תפעל.

זה פרויקט לאומי, תנועות הנוער וארגוני הנוער. נמצאים בתוכם היום מעל 700,000, רק בתנועות הנוער יש יותר מחצי מיליון.

אל תיתנו לחצי מיליון חניכים להסתובב בקיץ בפארקים במקום שיסתובבו בסניפים.

תודה רבה. יעלה ויבוא חבר הכנסת ישראל אייכלר, לא נמצא. חבר הכנסת ווליד טאהא, בבקשה. בבקשה, לרשותך שלוש דקות. כבוד היושב-ראש, אני מאחל לך הצלחה. בדיוק נפלת לכנסת ובדיוק ישבת על כיסא היו"ר, אז בהצלחה שיהיה לך.

אנחנו נמצאים בעיצומו של גל שני של קורונה, והנתונים של ההדבקה ברחבי הארץ הם מאוד מאוד מדאיגים והם לא פוסחים על אוכלוסייה x או y או z. דווקא בתקופה הזאת, שהחברה בכלל והחברה הערבית בפרט עוברת תקופה מאוד קשה, בשל אובדן מקומות עבודה אצל אנשים רבים מהגל הראשון של הקורונה, דווקא בתקופה הקשה הזאת במערך האכיפה ממשרד האוצר מצאו להם זמן לרדוף את האנשים, להסתובב ביישובים, לחלק קנסות בסכומי עתק על שימוש חריג של מבנים ומחסנים, והם עושים את זה בהרבה מאוד מקומות, בצפון, במרכז או במקומות אחרים. אז כל הזמן צעקנו שאנחנו מבקשים פגישה על תכנון. ביקשנו שהמשרדים ישתפו פעולה עם הרשויות כדי לתכנן את כל המקומות שאנשים בונים בהם על האדמה הפרטית שלהם, כאילו ללא רישיון בנייה, בגלל שהאזור אינו נמצא בתוך התוכנית. אבל עד עכשיו כל הגורמים הרלוונטיים שמים מקלות, אינם משתפים פעולה עם ראשי הרשויות ועם גורמי התכנון המקומיים. לא משתפים איתם פעולה, ואז אנחנו נמצאים בתוך תהליך שבו אנשים נאלצים לבנות, כי לא מכניסים את האדמה שלהם לתכנון, ואז באים אנשי מערך האכיפה לרדוף אותם ולחלק להם סכומי עתק. וזה מביא אותי עוד פעם למסקנה שכנראה מישהו בממשלת ישראל, ואני אומר את זה שנית: כנראה מישהו בממשלת ישראל החליט להביא לעימות אלים עם החברה הערבית. ואני אומר את זה שוב ושוב: אם אנחנו לא מתעוררים בזמן, לא תהיה ברירה אלא להביא לעימות אלים,

אף אחד מאיתנו לא רוצה את זה. שיפסיקו כבר עם מסע הרדיפה, עם המסע הזה של ההרס, כי מי שהורסים לו את הבית שלו, הורסים לו את החיים שלו, ואיש אינו יכול להתקיים כשהרסו לו את החיים שלו.

תודה רבה, חבר הכנסת ווליד טאהא. יעלה ויבוא חבר הכנסת אוריאל בוסו, בבקשה. אדוני היושב-ראש, קודם כול ברכות על הנאום המדהים ועל התפקיד החדש. הצלחתך היא הצלחתנו.

אדוני השר, גברתי השרה, חבריי חברי הכנסת, מונחת היום כאן לפני החברים בכנסת תוכנית כלכלית, תוכנית חשובה, ללא שום ספק, שבעידן הקורונה אין ספק שהיא ערך מציל חיים. אנשים הגיעו לפת לחם. יש כאן תוכנית שנותנת רשת ביטחון לשכירים, רשת ביטחון לעסקים, רשת ביטחון לעצמאים. אבל חסרה כאן עדיין רשת ביטחון שקוראים לה "קרן הערבות", רשת ביטחון תזונתי. שר הפנים והפריפריה, הנגב והגליל,

מכלוף אריה דרעי, הגיש תוכנית לאוצר, ואני יודע ששר האוצר תומך בה, אבל עדיין לצערי, ואני קורא כאן לפקידי האוצר להיות קשובים לאזרח, להיות קשובים לאותם אזרחים שאין להם לובי, אין להם מי שיקים להם מאהל מחאה כאן ממול, ולא הקימו להם רשת. אותם השקופים, אנחנו נהיה להם כאן לפה, בכנסת ישראל. התוכנית שהוא מציע היא תוכנית סיוע למוחלשים שתינתן באופן דיפרנציאלי על פי מספר הנפשות במשק הבית, דרך הרשויות, תוכנית שתיתן שוברים למזון, לדברים הבסיסיים לכל אחד ואחד לפי מספר הנפשות, למשפחות חד-הוריות, למשפחות ברוכות ילדים, לכל המגזרים. אותם האנשים, אין להם פה. קרן הערבות הזו, שיהיה רצף של ביטחון תזונתי, היא ערך חשוב ביום הזה, ואני קורא לפקידי האוצר, אם זה לחלק המשפטי שם ולכולם, וידידי סגן שר האוצר שהגיש כאן את התוכנית גם מנסה להילחם ולדאוג לכך שאני לא יודע מה מבחינת הקריאה הראשונה כשזה עובר כאן, אבל שהתוכנית הזו תגיע בסופו של דבר ליישום. אין ספק שאותם השקופים מחכים להיות המוגשים על השולחן. מדובר בתוכנית שהיא פיקוח נפש. אומנם אסור להציג מעל לדוכן, אבל זו התוכנית ששר הפנים הציג אותה בפני הממשלה והוא נלחם עליה. אנחנו כאן,

סיעת ש"ס תהיה כאן לפה למען אותם מוחלשים, והיא תיתן קרן ערבות ורשת לביטחון תזונתי.

חבר הכנסת אוריאל בוסו, תודה רבה. חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה. אדוני היושב בראש, ברכות, אני מקווה שתצליח בתפקידך למען עם ישראל. אני רוצה לדבר על שתי נקודות שאין כאן, או על נקודה אחת מרכזית שאין כאן, שבאה לידי ביטוי אולי בשני תחומים, וזו הרגל של הצמיחה. הצעת החוק הזו באה להגיד: אנחנו רוצים לתת סיוע סוף-סוף, באיחור של חמישה חודשים כמעט, למשק הישראלי ולאנשים שנותרו מדממים לצד הדרך.

וזה מחויב המציאות, אי-אפשר להביא תוכנית כזו בלי להביא בצידה איך אנחנו לוקחים את המשק והופכים אותו למשק צומח. ובתוך התוכנית הזאת יש מונח בדיני חברות ובחברות שנסחרות שנקרא "מניית רעל", אני מניח שאת מכירה את זה, חברת הכנסת והשרה פרקש הכהן, מכניסים פה איזשהו משהו שלכאורה נראה נהדר אבל מדובר ברעל ומדובר באירוע שכמו שעושים אותו יפגע בצמיחה במשק ויפגע בסוף בעובדים, בשכירים, בעצמאים ובבעלי העסקים, וזה החל"ת. התוכנית של החל"ת, שהייתה נכונה לשעתה, ברגע הראשון המגפה תפסה אותנו, היינו צריכים להגיב מהר, התגובה הראשונית הוציאה את האנשים לחל"ת ואמרה להם: אוקיי,

אני מוכן לקבל את זה. הייתה הערכת מצב, זה היה נראה הדבר הנכון בשעתו. מהר מאוד היה ברור לכולם, גם בוועדת הכספים כאן בכנסת, בכל דיון שעשינו, אמרנו: חברים, התוכנית הזו של החל"ת היא תוכנית רעה. זו תוכנית שתפגע בשוק אם עושים אותה לאורך זמן, וצריך להפוך אותה או לחל"ת גמיש, או לחלופין למענק שניתן לעסקים ובלבד שהם משאירים את העובדים כעובדים. ממה נפשך? היום אתה נמצא במצב שכשאתה תבוא לגייס עובדים, ונניח שאתה רוצה להצמיח את המשק, כשאני ארצה לגייס עובד, העובד יגיד לי: רגע,

רגע. 70% מהמשכורת שהייתה לי כבר יש לי בבנק עד סוף השנה, עכשיו, מה אתה מוסיף לי על זה? לא כי זה מרוע, אלא ככה עובד שוק. להבדיל, אם את אותו הסכום, במקום לתת אותו דרך הביטוח הלאומי הייתי נותן דרך העסק, ואומר למקום העבודה: אני אתן לך את מלוא שכרו של העובד ובלבד שאתה תמשיך לשלם לו שכר בתקופה הזו, גם אם העסק שלך סגור וגם אם העסק שלך עובד ב-20% תפוקה,

יפעיל את העסק גם ב-20% תפוקה. היום למעסיק יש אינטרס לא להפעיל את העסק, כי כדי להפעיל את העסק ב-20% תפוקה הוא צריך לקחת עובד במשרה מלאה, אין לו מה לתת לו מבחינת עבודה, אז הוא לא פותח את העסק. לעובד יש אינטרס לא לצאת לעבודה, והינה גלולת הרעל שטמונה פה, בתוכנית הזאת שמונחת בפנינו. אני מצפה מוועדת הכספים, בעבודה שתעשה, שהעניין הזה יתוקן. אחת.

אני מצפה לראות מנועי צמיחה שמקילים על העסקים לפעול בתוך מדינת ישראל דווקא בתקופה הזאת. אתה מגיע מרשות מקומית, בזה אני אסיים, אדוני, ואני מניח שאתה יודע, מכיר קצת מה המשמעות של להוציא רישיון עסק לבעלי עסקים. את הוויה דולורוזה הזו חייבים לעצור ולקבוע דבר אחד מאוד פשוט: בגלל 2% או 3% או 5% או 10% שמרמים אנחנו לא נדפוק את כל ה-90% הנותרים. חבר הכנסת, נא לסיים. אני מסיים במשפט: אנחנו נקבע שרישיון עסק יינתן על פי תצהיר, ואחר כך שהמדינה תלך לבדוק אותו. בזמן הזה העסק יוכל לפעול, יוכל לעשות ביטוחים, יוכל להמשיך להתעסק בעבודה שלו ולא לרוץ אחרי הרשויות.

תודה רבה, חבר הכנסת עודד פורר. חבר הכנסת שלמה קרעי, בבקשה, אינו נמצא. חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, ברכות על התפקיד החדש, בהצלחה שיהיה לך.

חברות וחברי הכנסת, אני רוצה לשתף אתכם בישיבה שהייתה לי בשבת האחרונה בוועדת החינוך השייכת לוועדת המעקב העליונה, בנצרת. דיברנו על החזרה, מתי יחזרו התלמידים בשנת הלימודים הבאה ואיך זה אפשרי, כי כולם מבינים שאולי נצטרך לחזור ללמידה מרחוק, ובחברה הערבית זה נשמע הרבה יותר רחוק מלמידה מאשר למידה מרחוק בגלל בעיות של תשתיות, התשתיות שמדוברות עכשיו הן תקשורת, ובחלק גדול מהערים ומהאזורים הערביים אשר המדינה כן רואה אותם אין תשתית טובה לאינטרנט, ואז אי-אפשר שיקרה כל העניין הזה של למידה מרחק. אבל באותה ישיבה, ועל זה אני רוצה לשים את הדגש, דיברו אחינו מהנגב. בנגב אין לא תשתיות ולא מחשבים ולא אפשרות, לא אצל המורים ולא אצל התלמידים, כאשר מדובר בעשרות אלפי תלמידים שאיבדו עכשיו שליש משנת הלימודים, והם צפויים בכלל לאבד את שנת הלימודים הבאה אם המצב יימשך באותה צורה. ואני יושב בישיבה וחושב לעצמי: איך זה יכול לקרות, איך זה שהמדינה לא רואה עשרות אלפי תלמידים? מה, הערבים בנגב שקופים, אי-אפשר לראות אותם? איך הופכים להיות האזרחים הערבים-פלסטינים במדינת ישראל לשקופים? אפשר להבין את זה, מהרצל ועד נתניהו, רק מאותה גישה מחשבתית שהיא גישה קולוניאליסטית גזענית שנותנת שני הסברים למציאות. היא לא רוצה לראות את הלא-יהודים, את האוכלוסייה הילידית של המקום. ואז או שאנחנו שווים פחות, פחות מבני אדם, לא רק פחות מהיהודים, הרי הם רואים את עצמם בכלל מעל לשאר בני האדם, אז אנחנו מבחינתם יכולים להיות או שווים פחות או שבאמת שקופים, פשוט לא רואים. אחרת אי-אפשר להבין חוק כזה, שמונח לפנינו במשבר הקורונה, כאשר הערבים כמעט שלא נמצאים שם, כאשר החלק הכי מוחלש בחברה, שזה המיעוט הערבי במדינה כמעט ולא קיים שם. אי-אפשר להבין משפט כמו זה שאמר לנו היום בישיבה בוועדת הפנים נער האוצר, שבא להסביר למה אין תקציב לנצרת, שגם היא, עיקר התקציב שלה נשען על תיירות, ולעומתה לטבריה ואילת כן יש תקציב. עוד לפני שבכלל היה מדובר על עניין התקציב, לגבי אילת וטבריה ראתה הממשלה שיש בעיה ויש צורך בפתרון. על אותו מקרה בדיוק, עיר שנשענת על תיירות במדינה,

נצרת, למשל, לא ראויה למה שמבחינת הממשלה ראויות גם אילת וגם טבריה.

אנחנו לא נגד שיקבלו באילת ובטבריה, אבל אנחנו בעד להפוך ללא שקופים, בעד להפוך להיות אזרחים מלאים, ועל זה אנחנו נמשיך להילחם. תודה, אדוני. בבקשה.

תודה רבה, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה. חבר הכנסת יעקב אשר, אינו נמצא. חבר הכנסת סעיד אלחרומי, בבקשה. שלוש דקות לרשותך. תודה, אדוני היושב-ראש, ובהצלחה בתפקידך.

חבריי חברי הכנסת, היום התפרסמה בעיתון הארץ כתבה לגבי תוכנית הייעור שמבצעת קק"ל, כמובן כקבלן משנה של מינהל מקרקעי ישראל בנגב. והסיפור של ערביי הנגב ושל הכפרים הלא-מוכרים בנגב עם המינהל ועם קק"ל הוא סיפור ידוע, ואל-עראקיב הוא המפורסם שבהם, כאשר קק"ל השתלט על שטחי אל-עראקיב שם. אבל בכדי לסבר את האוזן, למה התוכנית הזאת, הגו אותה לפני שנים, בזמן שהשר אורי אריאל היה ממונה על המגזר הערבי בנגב, על המגזר הבדואי, הגו אותה בכדי למנוע אפשרות של הסדרה בנגב, אפשרות של הכרה ביישובים הבדואיים בנגב ובעצם של פתרון הסכסוך שנמצא שם מאז קום המדינה. אחת הדוגמאות המובהקות היה ח'רבת אל-וטן, אנחנו מתעסקים בזה עכשיו, גם עם נכונות של השר עמיר פרץ וכל הגורמים כדי לפתור את הסוגיה שם. אבל תארו לעצמכם שישנם שטחים שכבר נוספו לעיר רהט, למשל, בצפון רהט, ויש שם כפר שנקרא דחייה. יש שם אום נמילה ודחייה, והתכנון הוא להרחיב את העיר רהט.

כבר נמצא בתחום השיפוט של רהט, אבל קק"ל מתעקשת לנטוע עצים שם. הרי מי מחליט שם? בשטח שכבר שייך יש יישוב לא מוכר, הרעיון הוא להכיר ביישוב, לצרף אותו לרהט,

סלאמאת. אבל במקום זה התושבים שם עכשיו מתעמתים עם קק"ל שלא ייכנסו עם הטרקטורים שלהם, הם נכנסו לחלק מהשטח, אבל מתאמצים עכשיו בכדי למנוע בעצם נטיעת עצים וייעור של השטח, שהיה סוגר והיה פותר לנו בעיה בהכרה בדחייה, אום נמילה ורהט כאשר אנחנו מקימים את רהט רבתי. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה, חבר הכנסת סעיד אלחרומי. חברת הכנסת אורלי פרומן,

שלוש דקות לרשותך, בבקשה. אדוני היושב-ראש, בהצלחה רבה. תודה רבה. חבריי חברי הכנסת, ממשלת השיאים. הממשלה החמישית של נתניהו, הממשלה השלושים-וחמש של מדינת ישראל כנראה אוהבת לשבור שיאים. השיא הראשון שלה, היותה הממשלה הגדולה והיקרה בהיסטוריה של ישראל. השיא השני, היותה הממשלה הגדולה והיקרה בהיסטוריה של מדינת ישראל במהלך המשבר הכלכלי החריף בתולדותיה. תקראו לזה שיאים, שיאי כהונה, שיאי השקעה בממשלה ובג'ובים המחולקים, שיאי עלות רק של הקמת הממשלה, ואולי צריך בכלל לצאת ספר שיאים חדש של גינס שיהיה ספר השיאים של ממשלת נתניהו החמישית. שיאים שייזכרו לדיראון עולם. והינה, אני רוצה להכריז על שיא חדש, של הזלזול הגדול ביותר שידעו אזרחי מדינת ישראל, הזלזול הגדול ביותר שאי פעם הופגן בחסות החוק, תוך שימוש ציני בכל הכלים הדמוקרטיים הקיימים, זלזול במצבם הכלכלי של אזרחי המדינה, שכירים,

סטודנטים, צעירים, מבוגרים, כאחד. ועזות המצח, גם לה אין גבולות, היא ממשיכה לשבור שיאים, יחד עם הממשלה שלא מפסיקה להפתיע אותנו כל יום מחדש. מדוח העוני האחרון ב-2018, לפי נתוני הביטוח הלאומי, עולים הנתונים המדאיגים כי בישראל חיות 1.8 מיליון נפשות מתחת לקו העוני. מתוכם כ-850,000 ילדים, כ-460,000 משפחות. שכר המינימום, כ-5,300 ש"ח, השכר הממוצע, 10,470 לחודש. עכשיו אני רוצה לשאול איך ייראה דוח העוני הבא של המוסד לביטוח לאומי. התחזית לשנת 2021 מדברת על חצי מיליון מובטלים במדינת ישראל, כאלו שבשנת 2018 עוד הייתה להם תקווה שיוכלו להקים משק בית אשר מכלכל את עצמו. כמה אנשים היום התווספו לדוח העצוב, שהמסקנה ממנו היא אחת: מדינה שבה רבים מאזרחיה נמצאים מתחת לקו העוני היא מדינה שהכלכלה שלה איננה מצליחה, כלכלה שאין להתגאות בה מעל לכל במה, וכזו שמותירה את מרבית האזרחים מחוץ לסדר העדיפויות הממשלתי של מי שנשלחו לעבוד עבורם. והקורונה, שבחסותה הוקמה ממשלת שבירת השיאים הזו, איננה מטופלת אלא רק מחמירה. הנגיף מתפשט, פוגע פיזית וכלכלית בכולנו.

והממשלה דוחקת את האוכלוסיות המוחלשות ממילא אל נקודת קיצון שאפילו הן עוד לא ידעו. נא לסיים.

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בבקשה,

שלוש דקות לרשותך, בבקשה. תודה רבה. אנחנו גבוהים. אז תעצור לי את הזמן. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, גברתי השרה, אדוני השר המקשר, אני רוצה לדבר על מה שהיה אתמול בכנסת. כי אתמול כל הכתבים הגדירו שזה היה שיעור בדמוקרטיה והיום ההיסטורי בכנסת.

אתמול בכנסת קרה בדיוק מה שמתפקידה של הכנסת. השר המקשר דודי אמסלם בטח יודע שהכנסת צריכה לפקח על הממשלה ולבקר את הממשלה ולא צריכה להיות חותמת גומי של הממשלה. אנחנו כחברי הכנסת מקבלים חומר על שולחננו, שואלים שאלות, בודקים,

אדוני היושב-ראש, לקחת חלק בוועדת קורונה,

מצביעים ומקבלים החלטות. לכל הנוכחים פה ולכל חברי הכנסת זה היה שיעור: אנחנו כן יכולים, אנחנו כן צריכים, חייבים לעשות את עבודתנו. אנחנו לא צריכים להיות גמדים של ממשלת ישראל הלא-ברורה הזאת, שמתנהלת לפי פחד והיסטריה. מה שראינו בוועדת קורונה, גילינו, פשוט זה צף, שממשלת ישראל היום מקבלת החלטות מהמותן ולא לפי נתונים או דברים אובייקטיביים. מתוך הפחד סגרו בריכות, מתוך ההיסטריה סגרו חדרי כושר, מתוך משחקי האגו לא ממנים אחראי על הקורונה במדינת ישראל. אז ועדת הקורונה אתמול התנהגה בדיוק, אבל בדיוק, כפי שמצופה מחברי הכנסת ומיושבי-ראש הוועדות, ואני מתכוונת שזה יהיה שיעור למופת גם לשרים, גברתי השרה, שבממשלה לא מצביעים סתם ככה אלא שואלים שאלות. כי התברר לנו שנתונים שאנחנו אתמול ראינו בוועדת הקורונה אתם בממשלה אפילו לא ביקשתם. גם בכנסת, יושבי-ראש הוועדות וח"כים חייבים לבצע את העבודה שלהם לטובת הציבור בכללותו, כל הציבור במדינת ישראל, ולשאול שאלות, גם שאלות קשות ואולי לפעמים לא נעימות, את הממשלה והשרים. על זה אנחנו מקבלים משכורת ובשביל זה אנחנו נמצאים פה בכנסת ישראל ולא כדי לנגב לשרים ולספר כמה הם גדולים וחשובים זה לא תפקידנו. תפקידנו לבקר ולפקח על ממשלת ישראל. אני מקווה מאוד שאת מה שראינו אתמול אנחנו נראה גם בהמשך, ויושבי-ראש הוועדות והח"כים והשרים יתנהלו על פי שכל, חברת הכנסת, נא לסיים. על פי שיקול דעת ולא מפחד והיסטריה ושיקולים פוליטיים צרים ולא ענייניים.

תודה רבה, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי. חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח. חבר הכנסת אנדרי קוז'ינוב. אני מוותר. מוותר. חבר הכנסת יוסף ג'בארין. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, נצרת היא העיר הערבית הגדולה ביותר במדינה אבל היא גם אחת הערים המוזנחות והמקופחות ביותר במדינה ביחס לערים במעמד שלה. נצרת היא אחת מערי התיירות החשובות ביותר במדינה ומהחשובות ביותר בעולם. כן, בעולם. תיירים מכל העולם נהרו במשך שנים לנצרת, כנסיות, שווקים, העיר העתיקה, האנשים הנפלאים. ההיסטוריה של נצרת חיה ואותה אף אחד לא הצליח למחוק וגם לא יצליח, למרות שהיו ניסיונות כאלה, אגב. החשיבות ההיסטורית, התרבותית והדתית של העיר נצרת אכן גרמה לכך שלפחות 60% מהתיירים במדינה מבקרים גם בנצרת. 50% מהכנסות העיר תלויות בהכנסות מתיירות. יש אלפי עובדים שהכנסתם תלויה בענף התיירות. אני מדבר על מורי דרך, מדריכי טיולים, מסעדנים, בעלי חנויות מזכרות, עובדי בתי מלון, אכסניות, נהגי מונית, אוטובוסים, סוכני נסיעות ועוד ועוד. פרנסתם של אלפים נפגעה אנושות בנצרת ואף נמחקה, לגבי חלקם, בגלל סגירת הגבולות בשל משבר הקורונה. אחוזי האבטלה בנצרת כיום עומדים על 30%, כאשר בשיא המשבר הם הגיעו עד ל-45%-46%. עכשיו כולם יודעים שיש את נגיף הקורונה, יש את המשבר שהוא גרם והתיירות נפסקה בכל העולם, אבל זו חובתה של המדינה לפצות את כל מי שנפגע. ועובדה, הערים טבריה ואילת, שתי ערים שמתפרנסות בעיקר מתיירות, אכן קיבלו סיוע. אבל הממשלה הזו לא נותנת סיוע לנצרת. השאלה היא למה. האם זה קשור בכך שמדובר בעיר ערבית ושתושביה ערבים? איך זה יכול להיות שדווקא העיר החשובה ביותר ברמה הבין-לאומית, אחת הערים החשובות ביותר ברמה הבין-לאומית, אינה זוכה לסיוע ואינה זוכה לתמיכה? נוכח מצבה העגום של העיר נצרת קיימנו היום דיון בהשתתפות נציגי העיר והעירייה. המצב של העיר, היא עלולה לקרוס תחת המשבר הזה. ואני קורא מכאן לממשלה,

אני קורא כאן לממשלה, אני קורא כאן לשר התיירות, לשר האוצר, לראש הממשלה: הגיע הזמן, הגיע הזמן לפני הרבה זמן, לפני חודשים ושבועות, לסייע לעיר. לא ייתכן להקצות 50 מיליון לטבריה ולהקצות אפס לעיר נצרת. לכן אני קורא להם, נא לסיים.

לסייע לעיר בתוכנית משמעותית,

כדי להציל את הכלכלה ולהציל את החיים התיירותיים בעיר.

תודה רבה. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בבקשה. בבקשה, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כבוד השר. כמובן, ברכות,

מאחלים לך בהצלחה. אני רוצה לפתוח ולהגיד, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד סגן השר, כמובן שמענו אותך, שמענו את ראש הממשלה, שמענו את שר האוצר, ויש כאן הצעת חוק שבאה לתת מענקים לעצמאים, לבעלי העסקים הקטנים, הארכת דמי האבטלה עד יוני 2021. לכן אנחנו, למרות שאנחנו הרשימה המשותפת ונמצאים באופוזיציה, ואני מניח שגם יש עתיד וגם ישראל ביתנו, אלי, אנחנו לא נוכל ואי-אפשר להתנגד למתן מענקים לעצמאים ולמובטלים, כי כל הזמן אנחנו ביקשנו לתת דמי אבטלה ולתת סיוע לעצמאים ולבעלי עסקים קטנים.

אז למה אנחנו לא מצביעים בעד אלא נימנע או לא נשתתף בהצבעה? כי, חבר הכנסת טיבי נכנס עכשיו, בפעם שעברה העברנו את חוק התקציב על גל הקורונה הראשון, 60 מיליארד, באצבעות של המשותפת. נשארנו עד שעה 04:00, כי זה חוק-יסוד, וצריך, מזכירת הכנסת מהנהנת, כן, כן, כן, כן, אני וחברי אחמד טיבי ועאידה תומא נשארנו עד שעה 04:00 ובקולות, באצבעות שלנו העברנו. אבל אז התברר שארנונה לעסקים ואין ארנונה למועצות הערביות, בדיעבד.

הכנסתם כמה דברים. וגם כאן. אז אומרים, שמעתי את שר האוצר ומכריז: לא יהיה אף אזרח שלא יקבל מענק או סיוע, בין אם זה מובטלים,

אבל מה לעשות שעכשיו אתם מביאים לנו רק את אלה שמלאו להם 20 שנה?

מה עם זה שפתח עסק והוא בגיל 19? מה עם זה שפתח עסק או שיש לו עסק מלפני שנתיים והוא בן 18? ובמי זה פוגע? זה פוגע באוכלוסייה שלנו, בצעירים ובסטודנטים. אז כמה חודשים שאנחנו מדברים על זה, מדברים על זה, מדברים על זה, ועוד פעם מכניסים את הקריטריון הזה של גיל, שאין לו קשר וכל רלוונטיות לעניין, למטרה ולתכלית: לתת סיוע לעסקים ולמובטלים. דיברנו על אלה שמעל גיל 67, ובאמת הממשלה קיבלה את ההסתייגויות שלנו והכניסו, תודה רבה. תן לי חצי דקה, אדוני. למבוגרים מעל גיל 67 נתנו מענק מיוחד. אבל למה מובטל שהוא בגיל 20, אדוני סגן השר, לא מקבל ולא זכאי לדמי אבטלה? ולכן כמובן שאנחנו, תודה רבה. נא לסיים. תומכים במענקים, אבל אנחנו רוצים להגיש את ההסתייגויות האלה בוועדת הכספים ולנסות לתקן את זה. תודה רבה. חבר הכנסת יצחק פינדרוס,

חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, שלוש דקות לרשותך, בבקשה. כבוד היו"ר, קודם כול שיהיה לך בהצלחה.

כן, אנחנו עם צמיחת המשק ואנחנו עם תוכנית אמיתית להצמחת המשק, אבל אנחנו רוצים לראות שגם אנחנו בתוך התוכנית הזאת. וכשאני אומרת "אנחנו", זה כל האנשים המוחלשים: זה כל בעלי העסקים שסגרו את העסקים שלהם, זה כל הצעירים שלא מקבלים עבור החל"ת שהם הוצאו אליו בעל כורחם, זה הסטודנטים שהוצאו מעבודתם ונדרשים לשלם שכר לימוד שלם, זה העובדים הסוציאליים, שזה היום העשירי להפגנה ולשביתה שלהם, אם אפשר שקט, בבקשה. בבקשה. זה גם העובדים הסוציאליים, שזה היום העשירי לשביתה שלהם ועדיין אין באופק פתרון למשבר הזה,

אם אפשר שקט, בבקשה. בבקשה, אדוני השר.

בבקשה. וזה בהחלט האזרחים בדרום, האזרחים בנגב, הילדים והסטודנטים, שלא זוכים לשום תשתית ללמידה ולשום אפשרות לבריאות טובה, וזה, כן, העיר נצרת. העיר נצרת, הגדולה ביותר ביישוב הערבי, היא מרכז בין-לאומי ויש לה מקום עולמי. מיליונים מגיעים לישראל בזכות נצרת ובשביל נצרת. מאות אלפי צליינים בכל שנה מגיעים לשם. תקציבים מהמדינה, אנחנו רואים רק את הפירורים במצבים הרגילים, ועכשיו, אחרי שהפרנסה של העיר נפגעה רבות, אנחנו לא רואים שום תמיכה מהממשלה בנושא הזה. זה היה כאילו הכתובת הייתה על הקיר, אבל לשמוע את זה במפורש ולהגיד שאין תקציב, נגמר התקציב בגלל שנתנו את התקציב לטבריה ולאילת, בעיניי זה ממש בושה. אנחנו לא נגד שייתנו תקציבים גם לטבריה, גם לאילת, גם לבאר שבע וגם לנצרת וגם לכל יישוב אחר, אבל לא לתת למישהו ולא לאחר ואחר כך לבוא ולבקש מאיתנו בבית הזה לתמוך בתוכנית להצמחת המשק.

אז אני רוצה לדעת על איזו צמיחה, איזו הצמחה ואיזו תוכנית אנחנו מדברים. תודה רבה, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה. בבקשה, שלוש דקות לרשותך, אדוני. יעלה ויבוא. בבקשה, שלוש דקות לרשותך, אדוני.

מכיוון שאיחדו אני מבקש שש דקות, שלוש של זה ושלוש של זה. מי זה "זה" ו"זה"? איחדו את שני החוקים יחד.

תחזיר לי, תחזיר לי את הזמן, הלכו לי 20 שניות. אני אתן לך בסוף את 20 השניות האלה.

בתחילת דבריי אני אגיד שאני אצביע בעד התיקון הזה, אם כי אני חלוק לחלוטין על הליכי קבלת ההחלטות, על החלשת הכנסת, על האופן שבו מעבירים בכנסת עשרות מיליארדי שקלים ללא פיקוח ובקרה לצד סעיפי תקציב שונים וחשובים שנשארים מיותמים, סעיפי התקציב של ההכשרה המקצועית והתוספת לתחום הרווחה הם רק דוגמה לכך. לגבי ההליך, אנחנו נדרשים לתקן את חוק הגדלת הגירעון בפעם השלישית. בפעם השלישית, אדוני השר, בתוך חודשיים. חוק הגדלת הגירעון, אם היה תקציב מדינה במקום מלחמת נתניהו-גנץ, כן חד-שנתי, לא חד-שנתי, כן דו-שנתי, לא דו-שנתי, כל היום הם נאבקים ביניהם בזירה במקום להגיד: אוקיי, מה טוב למדינת ישראל ואזרחי מדינת ישראל, היינו נמנעים מכך ומייצרים ודאות רבה יותר למשרדי הממשלה ולמשק. יתרה מכך, התיקונים הדחופים של החוק הזה נולדים כתוצאה מהיעדר תוכנית כוללת למשבר הכלכלי שבו אנו מצויים, ואני חושש שגם התיקונים שאנחנו מאשרים היום יהיו חלקיים ועם לא מעט פערים שיפגעו בציבור. התיקון הזה לא היה נדרש אם היו מגישים הצעת תקציב, לא משנה אם שנתי או דו-שנתי, אבל הממשלה, שקוראת לעצמה ממשלת חירום, עאלק, היא ממשלת שיתוק. על חוסר ההסכמה בין גנץ לנתניהו משלם הציבור. חבריי חברי הכנסת, לתקן ככה את התקציב בחוק-יסוד פעם שלישית זה כבר דבר שמעורר שאלות חוקתיות. בנוסף, הגיע הזמן להסדיר גם את המועדים להגשת הצעת חוק התקציב בשנת בחירות. היום החוק קובע 100 ימים, שאמורים להתחלק כך,

חבר הכנסת אבידר: 55 עבור הממשלה ו-45 יום לכנסת. ה-55 של הממשלה חלפו שלשום. שלשום. איפה הייתם כל כך הרבה ימים? אין לכם סדר, אין לכם שום דבר, הכול בשלוף. המשמעות היא שבלי לתקן את החוק לכנסת יש כרגע פחות,

לכנסת, וגם ככה זה חוק כזה ענק, יש פחות מ-45 יום להעביר את התקציב. זה לא סביר, זה לא תקין, זה מחייב שינוי. הופתעתי גם לגלות שבנוסח החוק שאנחנו מאשרים פה בחקיקת בזק, שכבר צפויה מחר להגיע לקריאה שנייה ושלישית, אלוהים ישמור, 60 מיליארד שקל בשנייה-שלישית, מי יכול לבדוק? מי יכול לצלול לסעיפים? אל תדאג, הם לא יעבירו כלום. זה לא יאומן. חבר הכנסת, נא לסיים. חבר הכנסת מיקי לוי,

לכן, עד מחר צריך להעביר את זה. מאחר שאין עדכון, אנחנו לא רוצים להעביר עדכון, תודה רבה.

שני עמודים הספקתי בקושי. אתה יודע מה יש לי להגיד לכם על התוכנית הגרועה הזאת? חבר הכנסת מיקי לוי, תודה רבה. אז משפט סיום, אדוני.

כולנו רוצים את טובת המשק. לא כל השכל נמצא בממשלה, בטוח לא.

חברי הכנסת וחברי ועדת הכספים כבר הוכיחו כי אנחנו יכולים לעשות זאת גם הפעם, בקשב ובשמיעת הציבור. חבר הכנסת מיקי לוי, תודה רבה. חבר הכנסת אלכס קושניר, אינו נוכח, חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה, בבקשה, אינו נוכח, חבר הכנסת מיכאלי מלכיאלי, גם לא נוכח. סגן השר רוצה לסכם,

חברי הכנסת מתבקשים לעלות, לתפוס כל אחד את מקומו, בבקשה. חבריי חברי הכנסת, כפי שאמרתי בנאום הקודם, העולם כולו במשבר לא פשוט, שלא ידענו כמותו. היו מגפות בעולם, היו התפרצויות, אבל ההתפרצות הזו,

לא בידע שיש לעולם על הנגיף הזה ולא ביכולת להתמודד איתו. בתחילת ההתפרצות מדינת ישראל הצליחה, בסייעתא

לבלום את התפשטות הנגיף והגענו באמת להישגים מאוד

מיקי, אני מדבר איתך, מה אתה מדבר איתו?

כן. אני מדבר איתך. אמרת גשר, הפעם זה באמת גשר על מים סוערים. איציק, עמדתי מעל הדוכן ואמרתי שלמרות כל הבעיות אני מצביע בעד, כי אני אחראי,

הגדלת ההוצאה הממשלתית בשנים

כיוון שמדובר בהוצאות שצפויות להיות חד-פעמיות. בעוד המומחים במשרד הבריאות וראש הממשלה דנים באפשרות ההתמודדות לנוכח ההתפרצויות ההולכות וגדלות, שקשה מאוד להתמודד איתן בלי צעדים דרסטיים כפי שנעשו בגל הראשון, בלעדי זה קשה לי לראות איך נוכל להתמודד, יכולים. בסגר. עם הגל הנוראי הזה. מוריי ורבותיי, אנחנו נמצאים בימי בין המצרים, בין י"ז בתמוז לתשעה באב, ימים לא פשוטים, ימים קשים. עם ישראל ידע להתמודד עם משברים, ידע לצלוח משברים.

כשהיינו כאיש אחד ולב אחד. לצערי במשבר הזה אני לא רואה את אותה סולידריות שהייתה מאפיינת את העם הזה ברגעי משבר קשה. כולנו זוכרים את התקופה שלפני מלחמת ששת הימים ושל מלחמת ששת הימים, של מלחמות ישראל, התקופה שבה עברנו את משבר מלחמת יום הכיפורים. היה קשה, אבל הייתה אחדות, הייתה ערבות, כולנו יחד. פה, לצערי, התחושה היא שחלקים רבים עדיין לא הפנימו באיזה משבר נורא וקשה אנחנו עומדים. אחיי ורעיי, התוכנית שמונחת לפניכם באה לתת מענה בתוספת של עשרות מיליארדים לעצמאים, לשכירים, לחלשים בחברה שמשוועים לסיוע מיידי. הרמטכ"ל לשעבר, שר החוץ גבי אשכנזי,

כמה שזה מצמרר, גם בתקופת חורבן בית שני, שלא נדע, היו מחלוקות קשות, גם אז לא שררה אחדות. אני לא מאחל, חלילה, שנגיע למצבים האלה, אבל המתחים שקיימים כיום בחברה הישראלית ובבית הזה, הפערים הם לא כאלה שמחייבים

רבותיי, תבינו, תפנימו: נמצאים פה במשבר גדול. אסור לנו להגיע למצבים שתוכנית הצלה כזאת, תוכנית שבאה לתת מענה לכל כך הרבה אנשים בחברה הישראלית, כמעט לכולם, והיא חוצה את כל המגזרים, היא חייבת לעבור הלילה ולעבור לוועדת הכספים. חבר הכנסת הרב משה גפני, המאמצים שנעשו במשרד האוצר, לילות כימים, כדי לאפשר מענקים מיידיים ל-400,000, שכבר ביום רביעי,

בעזרת השם, יראו את זה בחשבונות, זה הסתפקנו בהחלטת ממשלה. כרגע יש עוד נקודת מחלוקת,

הרב אריה דרעי מבקש סכום נוסף לביטחון סוציאלי לחלשים בחברה הישראלית. אני מאוד מקווה שברגעים האלה הנושא הזה ייסגר. מוריי ורבותיי, כבוד השר פרץ, ראינו ימים, ראינו תקופות, אבל הצלחנו בזכות דבר אחד ויחיד: "ויחן שם ישראל נגד ההר" כאיש אחד בלב אחד.

אנחנו יושבים באוצר עם כל הענפים שנפגעו במשק. לא דילגנו על שום ענף. היום הייתה ישיבה ארוכה מאוד, ארוכה מאוד, עם תוצאות, עם העובדים הסוציאליים. אני מאוד מקווה שגם שם יגיעו לסיכומים. יש הנחיה ברורה של השר להגיע איתם למתווה שיגרום לכך שהם יחתמו על הסכם ביניים ויפסיקו את השביתה, כי דווקא בתקופה הזאת עם ישראל זקוק גם להם. הם סוג של צוות רפואי במושגים אחרים, והם עושים עבודת קודש. הרב גפני, ישבנו איתם היום, התקדמנו איתם, ואני מאוד מקווה שיגיעו לסיכומים. על כל פנים, אני רק אזכיר לכם מה חלף. יש עוד סוגיה כרגע בדיון: האם להעביר בהליך בזק את תקציב 2020,

שהמנגנון של תקציב המשכי בהיעדר אישור תקציב מדינה נועד לתת פתרון לשלושה חודשים. בזמנו שאלו המחוקקים: מה קורה אם לא עובר תקציב ב-31 בדצמבר? המחוקק נתן להם אפשרות לעוד שלושה חודשים, עד מרץ, להמשיך לנסות להעביר את התקציב, מה שנקרא תקציב המשכי, אחד חלקי שתים עשרה מתקציב השנה הקודמת. אבל המכשיר הזה, רבותיי, לא נועד לשנה שלמה. החשב הכללי באוצר לא יכול לפעול, אדוני היושב-ראש, עשר דקות חלפו. מיקי, אני פעם הפרעתי לך? אני פעם הגבלתי אותך? מחילה.

אין הגבלה.

אפשר לקבל מים? מיקי, אני אזכיר לך. אין מה לעשות.

יושב-ראש ועדת הכלכלה

העולם, ואנחנו בתוכו, נמצא בפנדמיה נוראית. גם בעולם וגם אצלנו עובדים בקדחתנות למצוא פתרונות.

מנכ"ל משרד הבריאות היוצא, ידידי משה בר סימן טוב, שקרא המון מחקרים, קרא המון חומר, למד המון על הנגיף הזה: איציק, אני חייב להגיד לך שאנחנו לא יודעים כלום. רבותיי, התוכנית הזאת היא תוכנית חירום. כדי שהכסף יגיע לאזרחים אנחנו חייבים להעביר אותה בהקדם האפשרי. אמרתי לכם את זה יותר מפעם אחת. גם ככה זה פיגור של 24 שעות מאתמול. מעבר לכך שהתוכנית נותנת מענקים חסרי תקדים לשכירים, לעצמאים ולעסקים, היא כוללת שלושה מרכיבים נוספים חשובים מאוד, זה אותך יעניין, גבי. היא כוללת תוכנית תעסוקה והכשרה מקצועית בהיקף של 1.5 מיליארד שקל, כבוד השר, יותר מ-1.5. בבקשה. תוכנית לאוכלוסיות נזקקות בהיקף של למעלה מ-2 מיליארד שקל, תוכנית להקצאת תשתיות, יותר. אתה ידיד המגזר. הם אוהבים אותך ואתה אוהב אותם. אתה לא יכול לדבר ככה. כבוד השר עמיר פרץ. תסיים על התשתיות. תשתיות, יש תוכנית מדהימה בחוק ההסדרים, של 100 מיליארד שקל לתשתיות ועוד 50 מיליארד להייטק. 100 מיליארד זה לנטו בעוד עשר שנים.

תשתיות תקשורת?

הייטק זה תקשורת.

מוריי ורבותיי, אנא מכם, אחיי ורעיי, קודם כול, בואו נתאחד. בואו נתאחד, באמת. בואו נשאיר את המחלוקות לתקופות אחרות.

אני מתחנן בפניכם, זו לא התקופה. יש ימים שבהם נוכל לחדד מחלוקות בינינו, עמדות, אבל כרגע אנחנו כולנו צריכים להתאחד סביב דבר אחד ויחיד: איך, בעזרת השם, מוציאים את עם ישראל מהצרה הצרורה הזאת. כן, הרב בוסו, רצית לומר משהו? שר האוצר נמצא פה. שיעלה אחריך ויציג את התוכנית. אתה צודק. בוסו, אני לא טוב לך, אני ארד. אני לא טוב לך, אני ארד. לא, אתה מצוין. הגענו לימות המשיח, גפני שותק והוא תוקף אותך. בבקשה, אתה רואה? קודם גפני אמר לי משהו. לא אגיד מה הוא אמר לי. כשהרב ברוכי פרגן, גפני אמר לי משהו היסטורי. לא אגיד אותו. הרב גפני, אני מקווה, אנחנו נמצאים בתקופה שבין המצרים, אז אולי אספר משהו על תקופת הגלות, תקופת החורבן, שלא נדע. מוריי ורבותיי, רבן יוחנן בן זכאי, שהיה נשיא ישראל בתקופה הנוראית ההיא,

זה מצמרר,

אוקיי. רגע, סיכמת איתו? סוכם? רבותיי, בהקבלה מצמררת גם רבן יוחנן בן זכאי, נשיא ישראל, עשה תוכנית חירום עם שלושה מעשירי עולם שהיו באותה תקופה, כלבא שבוע, ציצית הכסת ונקדימון בן גוריון. שלושת הגדולים האלה, העשירים האלה יכלו, בתוכנית חירום שעשו, גם הם עשו תוכנית חירום, עם הנשיא, עם רבי יוחנן בן זכאי, לכלכל את העם למעלה מ-21 שנה. לצערי הרב, גם אז היה פירוד. אני לא רוצה שההקבלה הזאת תהיה, חלילה, אני מקווה שאנחנו נפיק לקחים מאותה תקופה, והסיקריקים הבריונים הקיצונים שרפו את המחסנים, שרפו את המרלו"גים כדי לאלץ את העם לצאת למלחמה, שהתוצאות שלה היו בסוף, נורא ואיום. אני מבקש משר האוצר, שהכין את התוכנית הזאת, לעלות להשלים. בבקשה, אדוני שר האוצר. תודה רבה לכם, ותצביעו בעד. רגע. לא, לא, שר האוצר מחליף אותי. הוא מחליף אותי. היושב-ראש, ירדנה, סגן השר, תודה רבה. כבוד השר, בבקשה.

היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מודה לסגן השר איציק כהן על שהציג את החוק. החוק הזה הוא אחד החוקים החשובים ביותר שחוקקו בכלל, בוודאי החשוב ביותר בתקופה הזאת. החוק הזה בא לתת רשת ביטחון כלכלית לכל מי שזקוק לה בעידן הקורונה, קודם כול לשכירים, והחוק מבטיח שכל מי שלא ימצא עבודה ולא יתאפשר לו לעבוד בתקופה הזאת יקבל רשת ביטחון למשך שנה מעכשיו, עד סוף יוני 2021, בדמות דמי אבטלה משופרים, משופרים. אנחנו נשנה את הכלל הקבוע של דמי

(קוראת בשמות חברי הכנסת) סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת סעיד אלחרומי, אינו נוכח רם בן ברק, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח אורנה ברביבאי, אינה נוכחת יוסף ג'בארין, אינו נוכח יאיר גולן, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, בעד ניצן הורוביץ, אינו נוכח תמר זנדברג, אינה נוכחת אימאן ח'טיב יאסין, נמנעת בועז טופורובסקי, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח היבה יזבק, אינה נוכחת משה יעלון, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מתן כהנא, אינו נוכח ע'דיר כמאל מריח, אינה נוכחת עופר כסיף, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח פטין מולא, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי קונין, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח סונדוס סאלח, אינה נוכחת יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח ג'אבר עסאקלה, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח אורלי פרומן, אינה נוכחת אלכס קושניר, אינו נוכח אריאל קלנר, אינו נוכח עידן רול, אינו נוכח יואל רזבוזוב, אינו נוכח אנטאנס שחאדה, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח עפר שלח, אינו נוכח איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת האם יש מישהו נוסף באולם שלא הצביע ומבקש להצביע? אם כך, תמה ההצבעה. מזכירת הכנסת, נא לסכם את התוצאות. אם כך, אלה תוצאות ההצבעה: בעד, 67,

שלושה נמנעים. לפיכך אני קובע

ההצעה להעביר את הצעת חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה),

אני אוסיף. מי שלא

אני אאפשר

חבריי חברי הכנסת, ועדת הכנסת קבעה בישיבתה היום כי ועדת הפנים והגנת הסביבה תדון בהצעה לסדר-היום בנושא: מתן פתרון מיידי לזוגות לפני הנישואים שנמנע מהם לרשום את הנישואים גם בחו"ל עקב משבר הקורונה, של חברי הכנסת

ואני מקווה גם שעם שוך הקורונה נוכל להתיישב אחת ולתמיד ולהביא הצעת החוק שתהיה הצעת קבע, ולא מפעם לפעם להמשיך אותה. ההצעה אושרה בוועדה פה אחד, אין לה הסתייגויות. אני מבקש מהכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה והשלישית בנוסח שאישרה הוועדה.

תודה רבה.

להצעת החוק אין הסתייגויות, אבל כן הוגשו בקשות רשות דיבור. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, החוק הזה הוא חוק חשוב מאוד, העדפת תוצרת הארץ, מתן קדימות לתוצרת הארץ לעת הזאת, כאשר יש כל כך הרבה אזרחים ישראלים מובטלים בחוץ. החוק הזה אומר שמערכת הביטחון תהיה חייבת לרכוש בהעדפה של 100% את המדים שלה בארץ, ומערכת ביטחון הפנים, ב-50%. מפה אני קורא גם לשר לביטחון הפנים לתת הוראה למשטרה לרכוש את המדים בארץ. 50%, כן או לא, לרכוש את המדים בארץ. מדובר ב-1,600 עובדות ועובדים, בדרך כלל עובדות, של מתפרות, שהשכר שם איננו גבוה, שנמצאות רובן ככולן בפריפריה. יש חשיבות עליונה לתת עבודה לפריפריה. אנחנו רואים את המתפרות האלה בירכא, בשלומי, בבית ג'ן, בחורפיש, בקיבוץ כרמיה, טירת הכרמל, עטרות, מגדל העמק,

גם בנתניה ובפתח תקווה וראשון לציון ומעלה אדומים, ופקיעין, ולכן המתפרות האלה הן חשובות מאוד. מדובר במעל 1,600 פועלים ופועלות,

עובדים ועובדות, אני חוזר בי, ששכרם הוא לא מהגבוהים במשק, ויש חשיבות עליונה לשמור בימים טרופים אלה על מקומות העבודה שלהם. השר עמיר פרץ לקח את החוק והפך אותו לחוק ממשלתי, וזה בסדר גמור מבחינתי, אין לי בעיה של קרדיט. אני הצמדתי את החוק שלי לחוק הממשלתי למרות שהוא היה ראשון וקיבל פ' כבר לפני חודש וחצי. המהירות שאנחנו עושים אותה, להעביר את החוק עוד היום כדי להימנע מביטולו מחר. אני רוצה להודות ליושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט חבר הכנסת יעקב אשר על מהירות הבזק של העברת החוק הזה. תודה רבה מכל הלב. אני מאוד מודה לך בכלל על העשייה שלך. לשבת אצלך בוועדה זו בהחלט חוויה. ההידברות, ההבנה, שיתופי הפעולה, כמעט אין אופוזיציה קואליציה אלא רק טובת מדינת ישראל ואזרחי מדינת ישראל. לא שאין ויכוחים, אבל בסופו של דבר מגיעים,

אנחנו מאתגרים אותך, אבל בסופו של דבר אנחנו מגיעים, אני מאוד מקווה שזה יימשך כך, לאיזשהו

בלי עין הרע.

לכן החוק הזה הוא מאוד מאוד חשוב. אני מודה גם לחבר הכנסת גפני, הוא איננו כאן, שהיה שותף איתנו כמצטרף לחוק הזה, והשותפה המרכזית שלי, ע'דיר מריח, חברת הכנסת ע'דיר מריח, שנמצאת כרגע בבידוד, מתוך דאגה למתפרות בכפרים הדרוזיים ומתוך דאגה לעובדות הדרוזיות שזה עמל כפיהן, הן יוצאות למתפרות האלה יום-יום

מרוויחות את לחמן, היא הייתה שותפה מלאה לקיום החוק הזה. אני שמח מאוד, אומנם את בבידוד, אבל אם את מסתכלת עלינו, תודה רבה לך מכל הלב. העשייה שלך היא עשייה למען העדה הדרוזית. אני מאוד מאוד מעריך את זה. הם יכולים להיות גאים בשליחות שלך בכנסת ישראל. תודה רבה לך על ההצטרפות לחוק הזה, זה בהחלט חשוב. אני רואה בך שותפה מלאה. תודה רבה לכולם. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. אביגדור ליברמן, איננו, חבר הכנסת עודד פורר,

חבר הכנסת יבגני סובה,

חבר הכנסת אלי אבידר,

אני יכול לומר לך שיש לא מעט מקרים שגם כשאני לא רואה את מיקי לוי מדבר אני רואה שאתה עולה לדוכן, וזאת בהחלט זכותך, וזה בסדר גמור. אני מנסה לעשות את עבודתי. אין שום טענה, להפך. בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בעת קיומו של משבר בריאותי,

משפטי וחברתי חריף ביותר, אחד משומרי הסף החשובים ביותר לדמוקרטיה הישראלית נעלם. מבקר המדינה של מדינת ישראל פשוט נעלם. משרד מבקר המדינה, שבעשרות שנים של עבודת ביקורת מקצועית, אובייקטיבית וללא מורא מהשלטון בנה מעמד ייחודי של רשות רביעית מרשויות המדינה, אינו מתפקד בעת הזאת. לא מדובר כאן בתקלה או בחוסר יכולת אלא במדיניות מכוונת, שנובעת מכך שמבקר המדינה הנוכחי מונה כדי להפסיק את פעילות הביקורת, שכל כך מפריעה לבנימין נתניהו. המוסד המפואר הזה פרסם מאות דוחות חריפים לאורך השנים והפך לבעל תפקיד מרכזי בהגנה על הדמוקרטיה הישראלית. קחו מספר דוגמאות מצומצם: דוח ביקורת בנושא פרשת ויסות מניות הבנקים והקמת ועדת חקירה ממלכתית בעניין, החלטת הממשלה הדרמטית על ביטול פרויקט מטוסי הלביא, פרשת מסכות המגן הפגומות במלחמת המפרץ, דוח מתן תמיכה למוסדות ציבור, חשיפת פרשת מינויים פוליטיים, פרשת העמותות, הפרת חוק מימון מפלגות, מעילות הכספים בהסתדרות העובדים הלאומית, פרשת מרכז ההשקעות, דוח אסון השרפה בכרמל, פרשת הרפז, הוצאות המעונות של ראש הממשלה ועוד מאות רבות של דוחות חשובים. במצב הווקום שנוצר בביקורת המדינה, אני קורא לכל פקידי הציבור הנאמנים למדינה במוסדות השלטון, במשרד ראש הממשלה, במועצה לביטחון לאומי, במוסד, במשרד הבריאות: אל תפחדו להשמיע את קולכם. מידע שיגיע יטופל בצורה הטובה ביותר. אנחנו נדע להציף אותו באופן שלא יפגע, ובעיקר, שישמור על הדמוקרטיה. יש את שומרי הדמוקרטיה שיוצאים למחאה בגשרים ובכיכרות, ולכם נועד התפקיד מלב-ליבה של המערכת. דיקטטורה אינה נוצרת לאחר משאל עם שבו מתבקש העם לבחור בין דמוקרטיה לדיקטטורה, דיקטטורה נוצרת כשפקידי ציבור, אנשים טובים, מעלימים עין מעוולות קטנות שבטעות הם חושבים שהן לפרק זמן מוגבל, ואלה מצטברות לתוצאה הרסנית שהיא הרס הדמוקרטיה והשלטת הדיקטטורה. והכי חשוב,

שנזכור שנתניהו ינצח כשאנחנו נרים ידיים, ואנחנו לא נרים ידיים עד שיתפטר. תודה רבה, אדוני. אני רק רוצה לומר, חבר הכנסת אבידר, מאחר שמבקר המדינה איננו כאן, והוא בוודאי לא יכול להגיב על הדברים שאמרת, שלפחות אני, בהתרשמות שלי, גם מהעבודה מולו, בסוף הרי הדוחות שלו מוגשים ליושב-ראש הכנסת, התרשמתי שנעשית שם עבודה רצינית, מקצועית, ללא מורא, ואני לפחות מלא הערכה גם למבקר המדינה באופן אישי וגם למוסד שבראשו הוא עומד על העבודה שנעשית שם. מותר שיהיו חילוקי דעות בעניין הזה, אבל אני חושב שמאחר שהוא לא נמצא כאן, לפחות אני, כמי ששוב, עובד מול מבקר המדינה ומשרד מבקר המדינה באופן רציף, חשבתי שנכון שאני גם אציג את זווית הראייה הזאת. אני מעריך את ההערה, אדוני. תודה רבה. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, איננה; חבר הכנסת חמד עמאר, מוותר, חבר הכנסת אלכס קושניר, איננו. לפיכך, אנחנו יכולים, בהיעדר הסתייגויות, לעבור להצבעה בקריאה השנייה כנוסח הוועדה, אפשר להצביע מפה? כן, כן, ודאי. על הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 24, הוראת שעה) (תיקון), התש"ף 2020, הצבעה בקריאה השנייה.

אז אני מוסיף את קולותיהם של חברי הכנסת אבידר, סגלוביץ', מיקי לוי, וכמובן יעקב אשר. בסך הכול 13 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים,

וחבר הכנסת אופיר כץ, אז אנחנו עם 14 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק התקבלה בקריאה השנייה. ומכאן אנחנו עוברים להצבעה בקריאה השלישית על הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 24, הוראת שעה) (תיקון), התש"ף 2020, כנוסח הוועדה, הצבעה.

ואני אוסיף את חברי הכנסת אבידר, סגלוביץ', מיקי לוי ויעקב אשר.

ארבעה קולות בעד. אנחנו עם 15 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. לפיכך אני קובע שהצעת חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 24, הוראת שעה) (תיקון), התש"ף 2020, התקבלה בקריאה השלישית ונכנסה לספר החוקים. מכאן אנחנו עוברים לנושא הבא: הצעת ועדת החוקה,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 דיונים בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים), התש"ף 2020. יציג את ההצעה יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט חבר הכנסת יעקב אשר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

החליטה הכנסת לפצל את הצעת החוק להצעות חוק נפרדות בסעיפים שונים. מוצע כעת לפצל את הצעת החוק המפוצלת, הכוללת את הסעיפים שנותרו מהצעת החוק, להצעות חוק נפרדות, כך שחלק אחד יכלול את הסעיפים 4 ו-23 להצעת החוק, שעניינם הכרזה של שר המשפטים והשר לביטחון פנים בדבר אי-קיום דיונים בנוכחותם של עצורים ואסירים אלא באמצעות השתתפותם באמצעים טכנולוגיים, ב-VC, ולעניין כלואים, הכרזה של שר הביטחון בהתייעצות עם שר המשפטים, וחלק אחר מההצעה, שיכלול את יתר סעיפי הצעת החוק. בשל החשש מהתפשטות נגיף הקורונה במתקני הכליאה הוארכו בחוק

כ"ג בסיוון התש"ף תוקפן של תקנות שעת חירום, עדיין לא הוארכו, לדעתי יוארכו תכף, עוד כמה דקות, זה היה לפי הסדר, זה היה יכול להיות הפוך, זה היה גם בסדר, שהסדירו את הגבלת נוכחותם של עצורים ואסירים בדיונים.

אני טעיתי: ב-15 ביוני הייתה ההצעה הראשונה להאריך, ותכף לאחר ההצעה הזאת, אנחנו מאריכים אותה ב-30 יום נוספים. הוארכו תוקפן של תקנות שעת החירום שהסדירו את הגבלת נוכחותם של עצורים ואסירים בדיונים בעניינם. בתקופה הזאת המשיכה ועדת החוקה, חוק ומשפט בדיוניה על הצעת החוק להסדרת הנושא.

נוכח העלייה בתחלואה במדינה בכלל ובבתי מעצר לאחרונה, ובשל הצורך למנוע את הסיכון לעצורים ולאסירים הכרוך בהבאתם לבתי משפט, נדרש כבר עתה להסדיר את סמכות השרים להכריז במקרה הצורך, ובאישור בדיעבד של הכנסת, על הגבלה מלאה של הדיונים בנוכחות עצורים ואסירים והשתתפותם באמצעות אמצעים טכנולוגיים. ועדת החוקה, חוק ומשפט תמשיך בדיוניה ביתר הסעיפים של הצעת החוק, גם בסעיפים הללו, כדי שנביא בסוף הצעה מושלמת. כמובן שכל הדבר הזה, רק בהנחה שהמצב חלילה יהיה מצב חירום כזה שיצטרכו הגבלה מלאה. אני מבקש מהכנסת לאשר את הפיצול.

תודה רבה. אני נועל את רשימת הדוברים. ראשון הדוברים, חבר הכנסת יואב סגלוביץ', בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, קשה להתעלם ממה שהיה פה לפני איזה רבע שעה. עבר פה בקריאה ראשונה חוק יסודות התקציב, מהומה ומבולקה במליאה, במסדרונות, בפרסה מאחור, יצביעו, לא יצביעו, יהיה רוב, לא יהיה רוב.

חלק מחברי האופוזיציה, ואמרנו: החוק הזה הוא חוק חשוב, הוא לא נתון למשא ומתן של אתנן וכספים, והצבענו בעד,

וחבל לי שחבריי לכנסת, חבריי לקואליציה, כשמתקיימים דיונים בוועדת החוקה, חוק ומשפט, דיונים חשובים, משמעותיים, פשוט לא טורחים להגיע, לא היום, ולא אתמול, ולא שלשום, ולא לפני שבוע, ולא לפני שבועיים. בעצם הם מגיעים כשהם שמקבלים את הגונג להצביע, ואז הם מגיעים ומצביעים כמו שאומרים להם. הם לא קוראים אפילו נייר אחד, נייר אחד, טרם ההצבעה.

כשמדובר על כבוד הכנסת, ואתה דואג לכבוד הכנסת, גם זה כבוד הכנסת, לא רק נוכחות פסיבית בהצבעות. היום החוק הזה שאנחנו מדברים עליו, שעוד נעסוק בו, עוסק בעיקר בכל מה שקשור לעצורים ואסירים.

הכי מוחלשים שרק אפשר.

אין להם פה לובי.

הלובי של האנשים האלה והזכויות האזרחיות שלהם הוא פה בכנסת, ללא כל קשר לקואליציה

אנחנו גם בחוק הזה, והיינו מעורבים גם בתיקון התקש"ח, גם בהארכתו בפעם הראשונה, גם בהארכתו בפעם השנייה, בתיקונים שנעשו בוועדת חוקה, חוק ומשפט,

אבל אני רוצה לומר דבר נוסף. אנחנו הולכים להביא, או יגיע, אני מניח שמחר יעקב אשר יביא את התיקון הנוסף שמגיע, תיקון שמאפשר לשר לביטחון הפנים ולשר המשפטים להכריז שבתי הכלא סגורים, סגורים, אי-אפשר להביא להארכות מעצר.

בגלל נגיף הקורונה. אז אני אגיד לכם כמה דברים על הדבר הזה: מתג ההפעלה של מצבי חירום, בכל הכבוד הראוי, לא נמצא בכיסו של שר המשפטים וגם לא בכיסו של השר לביטחון פנים. העובדה שלאזור מוגבל צריך את מליאת הממשלה, אבל לסגור ולא לאפשר לעצורים להגיע ולראות את יומם בבית המשפט מספיקים שר המשפטים והשר לביטחון פנים,

באזור מסוים או בית כלא מסוים, בכל הארץ, בכל הארץ, הדבר הזה הוא בלתי נתפס. היום העלינו את הדברים האלה בפני משרד המשפטים, ועשינו גם שם תיקונים, והתנגדתי להם בסופו של דבר, אבל נעשו תיקונים, כי זה בכלל זה לא היה אמור להגיע לכנסת. הכנסת היא שום דבר, היא כלום. המקום הזה, זו הכנסת, פה הריבונות,

אדוני היושב-ראש, ודאי שהיא צריכה את הגמישות. היא לא יכולה להתעלם מתפקידה המרכזי של הכנסת גם כאשר היא שומרת על הזכויות. אני קורא לחבריי בקואליציה להגיע לדיונים. זה לא כל כך מסובך לקרוא חומר, להשתתף, אולי להביע דעה אחת או שתיים, כי יעקב אשר כבר נמצא בבעיה, הוא כבר לא יודע באיזו מפלגה הוא, הוא לא יודע באיזו מפלגה הוא. הוא בטעות קורא, הוא חושב שאני איתו בכלל. הוא בטוח שאני איתו. ואני איתו לגמרי, כי כולנו ביחד בכנסת למטרה אחת: לעשות טוב, לעשות נכון, בוודאי בתחום של זכויות ועצירים. אני אומר שמה שאנחנו רואים פה, ועדת חוקה היא בושה וחרפה. אף אחד לא מגיע לאף דיון. אחר כך בוכים למה זה 500 שקל קנס, מדוע זה 500 שקל קנס, אחר כך מייללים פה במליאה, אבל מצביעים בוועדה. אדוני, תודה רבה.

אני רק, שוב, למען הדיוק, מוכרח לומר, חבר כנסת סגלוביץ', מכיוון שהתייחסת להצבעה שהייתה כאן במליאה קודם, שלפחות על פי מראה עיניי, אולי אני טועה, אבל לפי מראה עיניי היו כאן למעלה מ-60 חבר הכנסת של הקואליציה בהצבעה הזאת ובערך כאצבעות כף יד חברים באופוזיציה,

אדוני ישב כאן ולא ראה מה קרה מאחורי, אני יודע,

בושה גדולה מה שקרה,

זה יכול, סחר-מכר עם כסף, זה בסדר. כל אחד ועמדתו, וזה בוודאי לגיטימי. אתה רואה את זה, לא. אני רק אומר, לפחות מבחינת מה שהיה כאן בתוך האולם, בהיבט של נוכחות, לא. מכיוון שדובר על נוכחות, מי היה ומי לא היה, אני חושב שצריך לומר את הדברים. דיברתי, על מה שהיה מאחורי המליאה ודיברתי על זה שחברי האופוזיציה מגלים אחריות שלא נמצאת אצל חברי הקואליציה בוועדות. על זה דיברתי, ואני חושב שעל זה שנינו מסכימים.

תודה רבה. בכל מקרה, גם בוועדות, אני בוודאי מציע שהנוכחות, גם במליאה וגם בוועדות,

חבר הכנסת סגלוביץ', אנחנו ודאי מסכימים, אין בכלל שאלה. אנחנו מסכימים, אני מזמין את חבר הכנסת יוסף ג'בארין, בבקשה, הוא איננו, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בבקשה, איפה הוא? אתה נמצא, מוותר.

חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בבקשה. לאחר מכן אנחנו נעבור להצבעה. כמה זמן יש לו? הוא ביקש 30 דקות, אבל אני, שעה.

שלא יקבל התקף לב, אדוני היושב-ראש. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מדובר בהצעה הזאת של הפיצול וגם בהצעה שאחריה, אז אני כבר אדבר על שתי ההצעות ביחד,

וככה אני וחברי כבר גם נוותר על זכות הדיבור בהצעה הנוספת. אנחנו רוצים להגיד שיש כאן, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

קשה מאוד בזכויות חוקתיות, בזכויות בסיסיות, בזכותו של אסיר או עציר להיוועץ בעורך דין, בזכות להליך הוגן, שהעציר או האסיר יהיו נוכחים בשעת הדיון להארכות מעצר, בין שזה מעצר ימים ובין שזה מעצר עד תום ההליכים ובין שזה שמיעת העדויות. לא רק זאת, חבריי, אלא שהיום, בהצעה שהביאה הממשלה, היא הביאה תיקון נוסף, ועל זה יתקיים דיון מחר, נכון, יעקב? יו"ר ועדת החוקה, אשר, כן? מחר יש דיון בסוגיה המרכזית ובתיקון החדש שהביאה הממשלה, שהשר לביטחון פנים, לא שניהם, השר לביטחון פנים, בהתייעצות עם שר המשפטים, יכול להכריז, אדוני היושב-ראש, על הגבלה מלאה. מה זאת אומרת הגבלה מלאה? הוא יכול לאסור הוצאת כל עצור או אסיר מכל בתי הכלא במדינה לבתי משפט. זו הגבלה מרחיקת לכת, קיצונית ביותר, ורק השר לביטחון פנים יכול לקבל את זה, אפילו לא הממשלה. אפילו לא היה שום אזכור בהצעת החוק, עד כדי כך שהייעוץ המשפטי של ועדת החוקה היה צריך להתערב ולהגיד: אבל צריך להביא את זה לאישור,

של ועדת החוקה, איזה פיקוח פרלמנטרי. תנו משהו, תעשו כמו בהגבלות על בריכת שחייה או על מכוני כושר, ששם הממשלה מחליטה,

וראינו שאפילו זה לא עבר בוועדה פה וזה בוטל. אבל כאשר מדובר בזכויות אסירים ובזכויות עצורים, אדוני היושב-ראש, אז אפילו לא צריך אישור בדיעבד של הכנסת. ולכן זה כל כך מרחיק לכת, לא מידתי, לא סביר, ואני חושב שזה לא יעמוד במבחן הביקורת. אנחנו מתנגדים לזה בתוקף ולכן אנחנו נמשיך לעמוד על זכויות אסירים, זכויות עצורים, בכל זאת מדובר בזכויות שהם בלב-ליבו של כבוד האדם וחירותו, ולכן כמובן שצריך להתנגד לחוק הזה. חבר הכנסת סעדי, אני מוכרח לומר שהנושא הזה הוא נושא בעל חשיבות עצומה, נכון. וצריך באמת באמת לעמוד פה על המשמר. בעיניי לפחות, מצב שבו אדם, נשללת חירותו בלי שהוא ראה את השופט, ובעיקר השופט ראה אותו, זה מצב שצריך לעשות הכול כדי להימנע ממנו ובאמת לצמצם אותו למינימום, אם בכלל. לפחות הצלחתי לשכנע את היושב-ראש. בעניין הזה לא צריך לשכנע אותי, זו עמדה עקבית שלי לאורך שנים ארוכות. אני יכול אפילו לומר, חבר הכנסת סעדי, שכאשר התקינו את התקש"חים בראשית הקורונה, כאשר הייתי עוד שר בממשלה, הצלחתי לתקן את תקנות שעת החירום בשורה של תיקונים בנושא הזה על מנת שלא להגיע למצב כפי שאתה תיארת, ואני סמוך ובטוח שגם בעניין הזה ועדת החוקה, חוק ומשפט תעשה עבודה נאמנה. אם כך, חברות וחברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת ועדת החוקה,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 דיונים בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים), התש"ף 2020. הצבעה. בבקשה. אני אוסיף את מי שנמצא כאן. הצעת ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר פיצול הצעת חוק להארכת תוקפן

דיונים בהשתתפות עצורים,

חבר הכנסת אבידר?

חבר הכנסת סגלוביץ' בעד. חבר הכנסת מיקי לוי?

חבר הכנסת ווליד טאהא? נגד. חבר הכנסת סעדי?

ההצעה הגדולה יותר, ושם, אדוני היושב-ראש, אנחנו שמים דגשים נוספים, וכמובן עושים הכול בדחילו ורחימו. יש פה הצטלבות, צומת של פיקוח נפש ושל זכויות אדם, וזה לא רק פיקוח נפש אלא זה פיקוח נפש במקומות שבהם חיים מאות אנשים,

שאם חלילה תתפשט שם מגפה, זה יכול להפיל גם דמוקרטיות. אבל מצד שני, הזכויות של האסירים זה דבר שאנחנו חייבים לראות לנגד עינינו כל הזמן. אנחנו מחפשים ומוצאים את האיזונים כל הזמן. יש חילוקי דעות, אבל בסך הכול, בסופו של יום, אני מאמין שנגיע בסוף להצעת חוק שתיתן מענה לכול, לפחות ברוב הדברים. ולכן אנחנו מבקשים היום להביא למליאה, עד להצעת החוק הרחבה, היום נאריך את ההארכה היחידה שאנחנו אישרנו לעצמנו, שאנחנו רשאים לאשר, ללא תיקון חקיקה. אני מבקש מהכנסת לאשר את ההארכה על פי המלצתנו. תודה רבה, אדוני. תודה רבה. חברות וחברי הכנסת, בהיעדר דוברים, נעבור להצבעה על המלצת ועדת החוקה, חוק ומשפט, ואני כמובן אוסיף את מי שנמצא כאן למטה.

הצעת ועדת החוקה, חוק ומשפט להאריך את תקופת ההארכה לפי חוק לתיקון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 דיונים בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים), התש"ף 2020, נתקבלה. חבר הכנסת אשר, אני מוסיף, בעד. חבר הכנסת אבידר בעד,

חבר הכנסת ינון אזולאי,

חבר הכנסת ווליד טאהא,

חבר הכנסת סעדי, נגד.

יש לנו 17 בעד, חמישה מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת ועדת החוקה, חוק ומשפט התקבלה. חברות וחברי הכנסת, אם כך, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר,

רביעי, כ"ג בתמוז בתמוז